בוקר טוב. ועדת הכלכלה מתכנסת ביום חמישי לאור חשיבות הדיונים והחקיקה שאנחנו רוצים להשלים. יש לנו יום ארוך כדי לעגן בנוסח חוק את ההסכמות בחקלאות, פה ספציפית בפרק של ענף

שמח שהיום זה יום שבו אנחנו מביאים נוסח שמעגן את ענף ההטלה בחקיקה ראשית ומסודרת והוא הוסכם ותואם גם על ידי שר החקלאות ומנכ"לית משרד החקלאות וגם על ידי כלל הארגונים היציגים של ענף החקלאות, המושבים,

גם בנושא הזה יש קונצנזוס של אופוזיציה וקואליציה ואני חושב שגם סיעות האופוזיציה יתמכו בהסכם שמקובל על נציגי

אני אתן למנכ"לית משרד החקלאות לפתוח ולהציג בתמצית את ההסכמות, עוד כמה התייחסויות ואנחנו נלך לעבודה שחורה של הקראה סעיף סעיף והתקדמות. בבקשה,

היום אנחנו רוצים לבוא לרפורמה ולהסכמות שאמורות לאזן בין הרצון מצד אחד להוריד ולהוזיל את מחיר הביצה, וזה הדבר הכי חשוב לנגד עינינו, אבל בסוף של כל הדיונים האלה בחקיקה שבסופו של דבר האזרח יוכל

בהפסקה שהייתה בין הדיון הראשון לדיון הזה, היו לי שיחות עכשיו עם חבר הכנסת רוטמן ועם מנהלת הסיעה אצלנו, גב' גלבשטיין, אנחנו בודקים את העניין ואנחנו נראה איך העניין הזה יקודם. יש הסתייגויות

משבר שנמשך כשבועיים, מול בעיה שהייתה עלולה לסכן את המשך קיום המגדלים בצפון בנוגע לאיכות הסביבה.

אני רוצה להודות לך בשמי ובשמם, גם על העמדת התקציב המיוחד של הטיפול בפגרי עופות ועל זה תודה. גם תודה צריכים להגיד. בכללי, אנחנו נמצאים כאן

בגלל זה אמרתי, לאה, שכשנגיע לפרטים אז נדבר. אני לא אתן לך תשובה עכשיו, העובדה הזאת שאת מדברת עליה נידונה עמוקות, ההסכם הזה לא יתקדם בלי שמצאנו תשובות ראויות ואדם שמגדל בתוך יישוב וצריך להזיז את זה, דרשנו השקעות, דרשנו פיצויים, דרשנו יכולת להזיז את המכסה זמנית ללולים אחרים ועוד הרבה פתרונות לאנשים האלה כולל שנים לטיפול, כולל התניות שאם לא מתקיימות לא באים אליו בטענות. אז את הפרטים של הדברים אנחנו נעשה סעיף סעיף. את צודקת שזה הסיפור הכי כואב, ובגלל זה גם לא חתמנו על ההסכם, רצינו שלחוליה הפגיעה ביותר, הוותיקים, האלמנות, המבוגרים, יהיה איזה אופק בשנים הקרובות לטפל בהם, לא באבחה. הרי אם לא היינו עושים את ההסכם הזה הלולים האלה היו נסגרים מיידית בצו צער בעלי חיים או בכל הוראה אחרת של הווטרינר. האיגרת בעצם סגרה את הלולים הללו מיידית, אנחנו פתחנו אותם שלוש שנים קדימה, אבל הבאנו כסף להשקעות ודרשנו דרישות. נלך איתך פרט פרט וננסה גם להניח את דעתך שהוועדה הזאת, כל עוד אני בכנסת ובממשלה אני אלווה את ההסכם הזה יום יום שעה שעה. אנחנו לא נביא את כל התשובות היום, אבל את העיגון של הדרישות והכיוונים, זה מה שנעשה. עם עוד קצת סבלנות ותהיי איתנו כל היום נגיע לסעיפים האלה, תרצי לדבר על כל סעיף תהיה לך זכות דיבור שם.

רק משפט אחד נוסף, אנחנו המשקים המשפחתיים נמצאים בעלטה, אנחנו לא רואים, לא אופק, לא בהירות, אנחנו לא יודעים מה קורה, האם אנחנו נמשיך לגדל, לא נמשיך לגדל. השירות הווטרינרי - - - ניתן תשובות. אנחנו ניתן פה היום תשובות, לאה. נגיע לדברים וניתן תשובות.

המנכ"לית הציעה הצעה נכונה. מתוך העומסים והלחץ עם פיזור הכנסת לעמוד בהסכמות היא לא ישבה עם מגדלים וסקרה בפניהם לאן הדברים הולכים ושתרגישו שגם נציגי המדינה הסבירו לכם ופירטו. אנחנו נעבוד היום, נעשה את העבודה המשפטית והחקיקתית, אבל יכול להיות שנעשה איזה שהיא הפסקה ואתם תשבו איתה חצי שעה או כמה שצריך לשמוע מכלי ראשון לאן זה הולך ואת המחויבות שלהם ואולי זה טיפה ירגיע חלק מהדאגות שהצגתְּ. צחי בן עיון, בבקשה. תודה, אדוני. ראשית כל,

אנחנו מגיעים לכאן היום לדיון בוועדת הכלכלה כאשר ביום שני כבר המצב של המגדלים הקטנים, שהם כולם עצמאים קטנים, בעלי עסקים קטנים, אנחנו מגיעים לכאן כבר חבולים.

אם אנחנו קיבלנו רק שלוש שנים ברוטו להמשיך לגדל בלולים הקטנים שלנו, המגדלים הגדולים קיבלו 15 שנה ברוטו. זאת נקודת מוצא לא טובה, מפלה, פוגענית, ואם היינו חלשים לפני כן אז היום אנחנו כבר על סף קריסה. הנושא של האיגרת, ופניתי לאדוני ואדוני יודע, האיגרת הווטרינרית גם היום, אחרי אישור התקנות בוועדת החינוך, האיגרת הווטרינרית עדיין חלה ותקפה. מאות משקים קטנים סגורים, אין שום סעיף בהסכם שמדבר על אותם משקים סגורים, שיפתחו אותם לאלתר עכשיו, שייתנו להם אכלוס. כלוב זה כלוב, אדוני. זה בהיבט הזה. דבר שני, אדוני, אם לא הייתה מופיעה המילה ביטול התכנון הרי מה קורה פה? יש פה דבר והיפוכו, יש פה מקל וגזר. אם המילה ביטול התכנון לא הייתה מופיעה בכלל ואומרים לנו: חברים, יש לכם עוד עשר שנים תכנון, יש לכם עוד 13 שנים תכנון, לא תצטרכו לבוא לוועדת הכלכלה, לא תצטרכו לבוא למדינה, ניחא, אבל כשאומרים לנו במעלה הדרך שכל זה מתבצע לאור ביטול תכנון, ביטול תכנון,

משנה סדרי עולם בענף ההטלה, החלשים, במקום לגדל את המטילות שלהם יודעים שאין להם מקום עוד להשקיע, אין להם אופק להשקיע, והם לא ישקיעו ואז כל הלולים הקטנים,

הולכים לגדולים. לכן הייתי מבקש מכבודו, ואדוני יודע ודואג לחלשים, המילה ביטול תכנון שבהסכם לטעמנו היא מילה שצריכה לרדת מסדר היום. אפשר להסכים שהתכנון הוא עד עשר שנים, הוא עד 13 שנים, אבל המילה ביטול היא הרת גורל. מה ההבדל בין להגיד שתכנון הוא עד עשר שנים לבין להגיד ביטול תכנון? תודה, אדוני, על השאלה. יש הבדל גדול,

כי עד עכשיו כל שנה הגענו לוועדת הכלכלה והגענו לוועדת הכלכלה מכוח האינרציה ומכוח השנים של 70 שנה ולבוא להגיד בחקיקה ראשית, שזה לא היה קיים עד היום, בחוק מועצת הלול, אפשר לבוא כל שנה לוועדת הכלכלה, לבוא להגיד שאנחנו מבטלים לכם,

כשאומרים מבטלים לכם ישר פוגעים בקטנים כי לקטנים אין כסף להשקיע מיליונים, והתקציבים פה, נדבר עליהם בפרטים בהמשך.

אני מבקש מהכנסת את המילים 'ביטול תכנון' לבטל. צחי, אני רק רוצה להבהיר לך כבר בשלב הזה, עמדת הממשלה הייתה לבטל את התכנון מיידית, זה היה חוק ההסדרים, ועמדת הממשלה הייתה לא להביא אפילו תקנה ל-2022. זה המצב שהיית בו. אתה מאלה שכתבו לי שנדאג שתהיה תקנה לענף הלול, אבל הסמכות להביא תקנה מתחדשת כל שנה והיא של שר החקלאות, אז אתה היית באי ודאות. הם רצו לבטל תכנון מיידית, ואחרי זה היו מספרים, חמש שנים, שבע שנים, והחבר'ה שלך רצו 20 שנה ו-30 שנה, הם לא התחילו בעשר ועוד שלוש. הפשרה הזאת של עשור ועוד שלוש תלמד את כולם מה הולך להיות בענף הזה. יכול להיות שאחרי שבע שנים הממשלה תגיד שהענף הזה יציב, סביר, יעיל, אין מה להתעסק בביטול תכנון. לא תגיע לכאן כל שנה כדי לקבל תקנה. מי שמגדל ביצים לא יגיע כל שנה. מרגע שהחוק הזה בתוקף - זהו, העסק עובד, לא כל שנה תקנה. זו בשורה אדירה לעשור הקרוב. אז מי שלא רואה גם את ההישג של היציבות והשקט בעשור הקרוב פלוס אופק של עוד שלוש שנים, פלוס בחינה לשנים האלה ושינויים, בעשר שנים המדינה משנה את פניה, אז אתה צריך לדעת להסתכל גם על הכוס המלאה. וכן, יש פה אסכולות, יש כאלה אומרים לא תכנון ויש כאלה אומרים כן תכנון עד הסוף. אתה אומר הכול תכנון ועולם כמנהגו נוהג, רק בעמדה שלך זה לא הביא תוצאה כל כך טובה למגדלים כי כל שנה הם עמדו פה כעניים בפתח, מתחננים ובוכים וחזרו לצפון עם דמעות מוועדת כלכלה והתביישנו שהם חזרו בוכים. אז אנחנו נותנים לענף הזה איזונים בין עמדה מסוימת כלכלית שאומרת ביטול תכנון לעמדה אחרת שאומרת לעולם לא יהיה ביטול תכנון ונותנים עשר ועוד שלוש שזה 13 שנה לבדוק את המהלך והכול יכול להשתנות בעשור הקרוב. אדוני, רק ברשותך להגיב למה שאמרת במילה אחת. כל זה היה יכול להיות נכון לולא היינו בוועדת החינוך ושם נגזר גורלנו, שלוש שנים לעומת 15 - - - צחי, זה לא נכון. אדוני, מאות משקים סגורים, אני אומר שזאת עובדה. רגע, תקשיב עד הסוף. מה שהגיע לוועדת חינוך לא הגיע על דעתנו והוא גם בוצע חד צדדית, אבל משקיבל ההסכם תוקף גם הצו של צער בעלי חיים שהגיע לוועדת חינוך קיבל התייחסות ונכלל בהסכם ועבר שינוי. האיגרת וענייני צער בעלי חיים לא נולדו עכשיו בדיונים על הסכמות. זה ריחף כחרב על צוואר הלולנים בשנים האחרונות.

הדבר הכי בסיסי היה סעיף ראשון בהסכם, לבטל את הגזרה הזאת שיש מאות משקים, פניתי לאדוני לפני פסח, משקים שלמים, למה הם, מי שמייצג את הקטנים, לא מצא לנכון לפתור את הבעיה של הקטנים? למה אני עכשיו צריך לדבר בשם הקטנים ולבוא להגיד שאין להם מה לאכול,

זה לא סיסמה, אין מה לאכול. אתה לא דאגת לקטנים, נקודה. צחי, אני נתתי לך להגיד את דברך יותר משתי דקות. מישהו כאן עושה פוליטיקה פסולה מאוד. אלקבץ, סליחה, אתה לא יכול לדבר עכשיו. אתה קיבלת יותר משתי דקות להביע עמדה, אני שומע את הדאגה. אני שמעתי את הדאגה ואנחנו עוד נעמיק בדברים הספציפיים שהעלית במעלה הקראת החוק. אלעד מלכא, 'האינטרס שלנו'. תודה רבה, אדוני יושב הראש. אני אתייחס לחקיקה ולהסכם לא בהכרח כמקשה אחת מסיבה אחת פשוטה, החקיקה שמובאת לוועדה כאן מייצגת אינטרסים של צד אחד בלבד, כלומר הצרכן לא עומד להרגיש שום הקלה בכיס כתוצאה מהחקיקה המובאת לכאן. ללא הפחתה של המכסים, שאני מבין שדובר על זה בהסכם, אבל זה לא מעוגן בחקיקה, ללא הפחתה של המכסים באופן מיידי וגם עיגון של זה להמשך הצרכן לא יראה שום תוחלת במחיר הביצה בסופו של דבר כתוצאה מהחקיקה הזאת, מה גם שהיא מדברת על עשר עד 13 שנה שבהן יכולים לקרות המון המון דברים כמו ביטול החוק הנוכחי. לכן כל עוד אין עיגון של הורדת המכסים, גם עכשיו וגם להמשך כבר בחקיקה הזאת, אנחנו חושבים שזה מייצג אך ורק אינטרס של צד אחד במפה ולא דואג לציבור הרחב כולו ולציבור הצרכנים. אתה בחור שיש לו רקע יהודי, נכון? כתוב בתלמוד, פשרה עושה קניין. מי שלא מבין, אתה מאלה שאוחזים שצריך לבטל את התכנון בישראל,

וקיבלת את הדבר הזה בחוק, אז לא קיבלת את זה מיידית, אז שמח, בני, בחלקך. אבל זו לא ההערה, אדוני היושב ראש.

ההערה שלך אומרת שהתכוונת שיקרה פה משהו אחר וזה לא קרה כמו שרצית. זו לא הייתה ההערה, אדוני יושב הראש. אני אולי לא הייתי מובן, אני אסביר את עצמי שוב. אתה דווקא יש לך דיאלוג עם משרד החקלאות, אולי תברך אותם על קידום המדיניות שרצית. אם אתה שואל את דעתי אני חושב שעשר שנים ועוד שלוש זה המון המון זמן שהציבור ימשיך להיאנק. אני מבין שנעשתה פשרה ולכן אני נועל את פי ביחס לפרק הזמן הזה. אני כן אומר, אני מבין שביחס להסכם כן דובר שם על הפחתת מכסים, הדבר הזה לא מעוגן בחקיקה ואנחנו יכולים להיות במצב שהדבר הזה מעוגן בחקיקה והמכס לא יופחת. מכסים לא קשורים לפה, המכסים הם בסמכות שר האוצר ואתה יודע שהוא בעד הפחתת מכסים, הוא עשה כמה פעולות כאלה לאחרונה. דוד עגיל, משום כבודך שאתה פה, קצר ולעניין. אני רוצה לדבר קודם כל על מהות ההסכם. מהות ההסכם היא לא על דעתם של המשקים הפעילים, ונדגיש פעילים. מה שנעשה, זה לא סוד, אדוני, זה מול המשקים הגדולים, הטייקונים, תקרא להם כך או שלא תקרא להם,

מכל מקום הנציגים שלנו, עם כל הכבוד, לא קיבלו את האישור לייצג אותנו ולא הביאו בפנינו שום דבר לאישור,

שאתם לא החתמתם אותם שאין להם ניגוד עניינים. אז כל ההסכם הזה לא כופה עלינו כלום. אנחנו המגדלים הפעילים, למעשה איתנו יש לכם את העסק ולא עם אלה שעושים כל מיני עסקים על חשבון הגב שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לדבר על יוקר המחיה. אנחנו מדברים על מחיר מפוקח על ידי משרד החקלאות, שבשנה האחרונה הכול בוזבז ופורק, ואם יורידו לנו, נגיד נגיד, ארבע אגורות לביצה, כשמשפחה צורכת 60 ביצים בחודש, כפול ארבע, 2.5 שקל זה לא יוקר מחיה. אתם תלכו למי שמייקר ברשתות, ולא לבוא על הגב שלנו. אנחנו כבר חמישה חודשים עובדים בהפסד. וכל אחד פה, מי שלא תיכנס לו משכורת בראשון בחודש הוא יעשה מעשה.

קודם כל יוקר המחיה בלייקר את מחיר הביצה, אנחנו מפסידים חודש חודש,

ואנשים לאט לאט קורסים. כל אחד לפי היכולות שלו, אבל בסוף כולם יקרסו. מכל מקום, לגבי ההסכם, אני שוב פעם חוזר, יש עוד קבוצה, יש מגדלים פעילים ויש טייקונים ואנחנו מבקשים להיפרד מהם, כי הנציגים האלה, עם כל הכבוד, הם לא מייצגים אותנו. אני מניח שיש לכם דרך דמוקרטית למנות את נציגיכם אחת לכמה שנים. הדמוקרטיה הפנימית שלכם, אנחנו לא נתעסק בה עכשיו, אבל מבחינת המדינה ועל פי חוק אלה הארגונים היציגים ואם אתם רוצים לשנות את המייצגים שלכם תפעלו בכלים הדמוקרטיים והחוקיים שעומדים לרשותכם.

להגיד לך שיש לנו קבוצה שלנו המגדלים וצחי בן עיון מייצג - - - בטוח,

אני לא ראיתי ארגון שיש בו מאה אחוז הסכמות, תמיד יש אופוזיציה וקואליציה, גם בארגונים וגם בכנסת. אבל תודה, דוד. הערה אחרונה. אדוני, דרושים שני צדדים להסכם.

אבל לא עושים הסכם עם כל חקלאי, עושים עם הארגונים היציגים שלו ואלה הארגונים.

הם לא מייצגים אותנו. אז תחליף אותם. בבחירות הבאות.

אתה לא מחליף אותם בהקמת עמותה, תחליף אותם בקלפי, תצביע נגדם. יש לך זכות הצבעה שם. לכל מי שיש מכסה הוא יכול להצביע בארגון ולהחליף אותם.

כי אנחנו רוצים לעבוד, בינתיים זה היה כללי. תודה רבה, אדוני היושב ראש. קודם כל אני גם מצטרף לדברים של יושב ראש ארגון המגדלים על החשיבות של ההגעה ליום הזה שבו אנחנו מיישמים ומחוקקים את ההסכמות בין הענף לבין המדינה. עברנו שנה מאוד מאוד לא פשוטה עם עליות ומורדות כאשר המטרה שלנו הייתה בסופו של דבר בראש ובראשונה להשאיר את הענף הזה במשק המשפחתי, לאפשר לענף הזה לשדרג את עצמו, לייעל את עצמו, להכניס את עצמו להשקעות שייטיבו עם המגדלים, גם הקטנים וגם הגדולים, ובעצם לייצר לו איזה שהוא אופק תכנוני. דובר פה על 13 שנה, אני מעריך שלאורך השנים הקרובות, כאשר הענף הזה יתאים את עצמו למציאות המשתנה ויעשה את השדרוגים וההתייעלות גם המדינה תבין שבסופו של דבר התכנון מייצר גם עבורה יתרון גדול מאוד שיבטיח למדינת ישראל רציפות של ביצים ישראליות לאורך זמן במחיר סביר. אגב, גם לצרכן יש פה בשורה, יש פה הורדת מכס שניתנה על ידי הענף לטובת הורדת יוקר המחיה ולכן בסופו של דבר, אדוני היושב ראש, ההסכם הזה, גם אם הוא לא מושלם ואף אחד לא קיבל את כל מה שהוא רצה, בסופו של דבר במרבית הדברים שרצינו להשיג השגנו בו, בעיקר את השארתו כענף למשק המשפחתי. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש, תודה רבה על השנה האחרונה שהשקעת את כל כולך בצורך להגן על הענף הזה ובלמת את הניסיונות לאורך השנה האחרונה לפגוע ולבטל את התכנון באופן מיידי ולולא אתה אין ספק שהיינו במקום אחר הרבה פחות טוב. כינו אותך אדריכל ההסכם, ואני מסכים לחלוטין עם ההגדרה הזאת. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד לך תודה ולחברי הכנסת שהיו פה לאורך השנה האחרונה, גם של הלובי החקלאי וגם חברי הוועדה, גם לאדוני, למקלב כמובן, חבר הכנסת, תודה רבה על הכתף ועל העזרה ובסופו של דבר גם לשר החקלאות וגם למנכ"לית אני רוצה להודות שבישורת האחרונה של הקדנציה הזאת ידעו להגיע להסכמה הזאת שהיא הסכמה ארוכת טווח וגם לחבר'ה של האוצר שנמצאים פה, ואני מקווה שבאמת היום הזה יוציא את הענף הזה ואת המגדלים לדרך חדשה שתביא בשורה גם לענף וגם לצרכן הישראלי. תודה רבה. פורום קהלת, אריאל ארליך. שלום. תודה רבה, אדוני היושב ראש. כפי שכבר הבענו את דעתנו כמה פעמים, אנחנו תומכים בביטול התכנון, אנחנו חושבים שהוא מזיק מאוד לצרכן הישראלי בעיקר, לכן לא תופתע שאני מתנגד לחקיקה הזו. אנחנו חושבים שהצעת החוק היא לא טובה והפשרה שהגיעו אליה היא פשרה לא נכונה, כי בראש ובראשונה היא סותרת את החלטת הממשלה הזו מאוגוסט 2021, שדיברה על ביטול התכנון, כי בפועל אין פה ביטול התכנון, יש פה איזה שהיא הצהרת כוונות למה יקרה בעוד עשר או 13 שנים, ולצערנו הרב המשמעות של דחיית הביטול לעוד 13 שנים כמוה כאי ביטול התכנון. בנוסף לכך הותרת ועדת המכסות בידי המגדלים, כמו שהחוק הזה קובע באופן מאוד מאוד יוצא דופן, אין עוד דבר כזה למיטב ידיעתנו בחקיקה הישראלית שהוועדה שמחלקת את הרישיונות או את ההיתרים מצויה בידי הענף עצמו. זה חייב להשתנות וגם אם החוק הזה יעבור חייבים להכניס לפחות את שינוי החוק הזה שוועדת המכסות תהיה בידי משרד החקלאות, שאם לא כן גם כשתידרש הגדלה של המכסות, כמו שהחוק הזה מאפשר, כמו שהצעת החוק מאפשרת, זה לא יתאפשר כמו שלצערנו חווינו בחצי השנה האחרונה. באופן כללי אני רוצה לומר שאם צריך לפצות מגדלים ותיקים שהולכים לפרוש מהענף אז צריך לפצות, אנחנו לא מתנגדים לזה,

לממשלה כרגע יש רק 100 מיליון לפצות. כדי לפצות את הענף הזה תכפיל 3,000 מגדלים כפול מיליון וחצי ותקבל כמה מיליארדים. אז להגיד סיסמאות שלממשלה יש אתה רוצה לחסוך לממשלה הוצאה ומציע להוציא עכשיו ארבעה מיליארד שקל כדי שיבטלו את הענף, וזו התייעלות אנרגטית מבחינתך. אפילו אם נוציא ארבעה מיליארד שקל זה יהיה פחות ממה שזה הולך לעלות לאזרחי ישראל בעשור הקרוב. אם יש לך ארבעה מיליארד שקל תקנה ביצים עשר שנים חינם לאזרחי ישראל. תעשה להם יוקר המחיה. לא הבנתי. אדוני, תדע לך, אני רק אשלים את הנקודה הזאת, משפחה ישראלית חלשה, עם נאמר חמישה ילדים, משלמת כ-200 שקל בחודש על ביצים במקום 130-120 שמשלמים לפי הממוצע ב-OECD. אין סיבה שזה יהיה - - - ונניח שהוזלת את הענף ב-5% או 10%, שזה בניגוד לכל תחום בישראל, כי הכול עולה,

חשמל, דיור,

מזון, אז נניח הוזלת את זה בעשרה שקלים, ב-5% הוזלה, אתה הצלחת להוריד למישהו את הבית, או את שכר הדירה או את עמידר שלו, את אלפי השקלים? אתה מתעסק בחמישה שקלים של הבן אדם? לא שמענו אתכם בתחבורה הציבורית, שאנשים ישלמו מאות שקלים פתאום, כשלקחו לאנשים כסף מהכיס בערך צבור. לא שמענו אתכם דואגים על 500 שקל אובדן הכנסה של משפחה. אתה רוצה להוזיל בחמישה שקלים? בשביל זה להשאיר 3,000 בתי אב בלי פרנסה? אלה הפרופורציות שלך? זה החיסכון הכי גבוה ביוקר המחיה בישראל, חמישה או עשרה שקלים לחודש למשפחה? לא ראיתי אותך ביוקר המחיה בתחבורה הציבורית, לא ראיתי אותך בהעלאת מחירים לדיור ציבורי, לא ראיתי אותך בבתים כשאין לאף אחד דיור בר השגה וזה עלה ב-30% בשנים האחרונות. לא שמעתי אותך שם. אני רק אשיב, ברשותך. כן, זו הייתה הזדמנות פשוט להגיד לך מה אני חושב על סיסמאות של בוא נפצה 3,000 חקלאים. תביא ארבעה מיליארד מחר אנחנו סוגרים את הענף.

אל תדבר, תביא ארבעה מיליארד. ברשותך אני אשיב. קודם כל לגבי שאר התחומים שאדוני היושב ראש דיברת עליהם, לפורום קהלת יש הרבה מאוד פרסומים וניירות עמדה בשלל תחומים, כולם מוזמנים לראות אותם. לא לכל התחומים, להרבה מאוד תחומים, אבל אני חושב שזה לא הנושא של הדיון הזה. ברשותך אני אומר, לא מדובר על חמישה שקלים, מדובר על מאות רבות של שקלים מדי חודש לכל משפחה. אתה קודם כל לא הצגת את הנתונים האמיתיים, הנתונים שהוצגו פה לוועדה זה שמשפחה משתמשת ב-50 ביצים או משהו כזה בחודש או בממוצע כזה, לפי גודל משפחה כמובן. אם זה 50 ביצים והם עולים 50 שקלים ואתה הוזלת אותם ב-10% אז הוזלת למשפחה חמישה שקלים. הנסיעה המקומית בדימונה עלתה ב-200%, מ-2.4 ל-5.5, שתי נסיעות והלכו הביצים. נסיעה אחת והלכו הביצים. לא שמעתי אותך מתעסק בזה. השכבות החלשות - - - לא שמעתי אותך מתעסק בדבר הזה. אדוני, אני אשיב. לא שמעתי אותך עולה לשידור בוועדה ארבע פעמים על ההתייקרות בתחבורה הציבורית, על מאות שקלים שהלכו מהכיס של משפחות עניות, אם אתה כל כך דואג ליוקר המחיה.

משפחה חלשה שיש לה חמישה-שישה ילדים זה לא 50 שקל בחודש, זה יותר לכיוון ה-300 שקלים בחודש, ואם תחתוך ב - - - ממש לא, אתה מזייף מספרים. זה לא הנתונים, לא של משרד החקלאות ולא של אף אחד.

הוא אמר מקודם, במקום 130 זה 200. זה לא נכון,

אז זה 15 שקל הוזלה, אל תזרוק פה מספרים.

כפי שאמרתי קודם, לעומת ממוצע ה-OECD של בין 30% ל-40%, גם אם - - - אגב, יש עוד נתון שאתה לא יודע, למרות שהענף הזה היה מתוכנן ב-2018 הוזלו מחירי הביצים. גם את זה אתה לא יודע, הענף הזה גם יודע להוזיל, לא רק לייקר. מדובר על חיסכון של מיליארדים במשך שנים לכלל אזרחי ישראל. אני עוד לא ראיתי פה חיסכון. זה לא

חבר'ה, שקט, תנו לאריאל להשלים. אני התפרצתי, אבל הוא צריך להשלים את דברו. תודה רבה. כשמדובר על חיסכון לכלל אזרחי ישראל ובפרט השכבות החלשות במאות שקלים בשנה, בסך הכול במיליארדים על פני שנים, מה שהתחלתי לומר זה שבהחלט עדיף שיינתן פיצוי למי שפורש מהענף מאשר להמשיך להחיות אותו - - - תגיד, למה לא באת לעזור לי בתחבורה הציבורית, ארליך? למה השארת אותי לבד? גם שם הייתה התייקרות. קיבלת את הנתונים על התחבורה הציבורית? ראית את המספרים?

אני אקח לתשומת לב ונעזור לך גם - - - תסתכל על התחבורה הציבורית, תראה מה זה באבחה אחת בוועדת מחירים איך מכפילים נסיעה מקומית ב-270%, 200%, לא שמעתי על יוקר המחיה שם כלום. סתם, כי זה עניים וחרדים, פריפריה, סתם כי זה קרית שמונה, בית שאן, מצפה רמון, אופקים ואיזה שתי ערים חרדיות, אלה נושאים לא מעניינים. אני מניח שגם אתה קיבלת מה שאני קיבלתי אתמול, שמשפחה עם חמש נפשות

אז תעזור לנו, ארליך. אני באמת לא אומר את זה בציניות, תיכנס לדבר הזה. אני אשמח לעזור לכם גם - - - תודה. חבר הכנסת מקלב רוצה לתת לך נתון. אני פונה בעיקר לאנשי משרד החקלאות - - - ארליך, תשמע את מקלב, הוא רוצה לתת לך נתון. תודה רבה. רגע, תשמע את מקלב. קודם כל אתה אמרת בעצמך שבמקום 130 זה עולה 200, אלה הפערים כשאתה דיברת על משפחה של חמישה ילדים, שבע נפשות, אתה אמרת את זה מקודם בנושא הביצים. לחודש סדר גודל. אלה המספרים שאתה אמרת.

אני רק אומר שאנחנו קיבלנו נייר, אני מניח שגם היושב ראש קיבל את הנייר שאנחנו קיבלנו, לאור דבריה של שרת התחבורה אתמול בשאילתה על מחירי התחבורה הציבורית לאור הרפורמה החדשה, שהיא אמרה שזה רק מוזיל, אז קיבלנו ממוצע של משפחה עם חמישה-שישה ילדים שנמצאת בערי הפריפריה, או אפילו בערים שהן לא בפריפריה כמו מודיעין עלית וביתר עלית, זה כמעט 500, 470 או 480 שקל לחודש תוספת. תוספת לא כאילו, ממשית. גם אם נשים מעט זה מה שיהיה להם, כשנשים הרבה זה יכול להשתנות. אנחנו מדברים על פעמיים בחודש שהם יוצאים מהעיר שלהם, זה כבר מגיע ל-500 שקל פער? זה מהותי. זה גם לפי הנתונים, OECD או לא, אלה פערים גדולים מאוד, זה עלות. ביצה אולי לפעמים אתה יכול לאכול או לא לאכול, אולי יש תחליף, אבל נסיעה אתה לא יכול, אתה לא יכול להגיע למקום הלימודים, אתה לא יכול להגיע לעבודה, אתה לא יכול ללכת לקופת חולים. לא מדברים כאן על אקסטרות ואלה הפערים ואלה דברים חשובים שזה באמת מציק מאוד. הנושא של הביצים, דיברנו מקודם, יש כאן גם משפחות שמתפרנסות מזה, זה ענף שלם,

להסתמך רק על יבוא מחוץ לארץ? זה מה שאנחנו רוצים לעשות?

תראה מה שקורה עכשיו באוקראינה, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה מה ששווייץ יכולה להרשות לעצמה, לישראל יש את הצרכים שלה, את החששות שלה, את המצב שהיא נמצאת. יש כאן מגוון של שיקולים שצריך לקחת בחשבון. תודה רבה, אנחנו סיימנו דיון כללי, מתחילים את ההקראה ולעבודה.

מקריאים שניים-שלושה סעיפים, הסבר, הערות ומצביעים. אם זה סעיף ארוך נעשה אחד, אבל אם זה קצרים נעשה אם בכל אופן מחליטים להגיש את ההסתייגויות, אם אתה מצביע על סעיפים איך אתה רוצה שנעשה את זה? אנחנו נרשום את ההסתייגויות שלך ונצביע עליהן. אלה הסתייגויות מהותיות? אני רציתי שלא יהיו הסתייגויות. גם אם יהיו, במשא ומתן שאני חושב שנוכל להגיע אליו אפשר למשוך אותן. זה לוקח עשר שניות.

תביא אותן, נכיר בהן, נצביע עליהן, נדחה אותן, יהיה זמן נאומים, אבל אני מעדיף שזה יהיה בלי הסתייגויות. זה עכשיו במשא ומתן. אז תבדקו, אנחנו פה, יש לנו שעות עבודה פה. מתחילים. אני מבקש רק להקדים משפט לפני תחילת ההקראה. הנוסח שמונח כרגע על שולחן הוועדה זה נוסח שהופץ אתמול, נוסח מעודכן, מטעמנו, מטעם הייעוץ המשפטי של הוועדה, שכולל שינויים משפטיים, תיקונים משפטיים על גבי הנוסח שהפיצו משרדי החקלאות והאוצר. ככל שיהיה צורך אני אסביר מה בדיוק טיב השינוי שאנחנו הצענו. בסדר גמור. מתחילים, חבר'ה, קדימה. הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022), התשפ"א-2021, פרק י"ב: חקלאות סעיף 66, תיקון חוק המועצה לענף הלול, ייצור ושיווק, התשכ"ד-1963.

אנחנו מדברים כאן על הוראת הקבע ואני מקריא. תיקון חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 בחוק

- בסעיף 3, פסקה (1) תימחק, סעיפים 31 עד 37, בטלים, אחרי סעיף 37 יבוא: "פיצוי מגדלי תרנגולות מטילות בשל ביטול התכנון בענף ההטלה 37א. מגדל שנקבעה לו מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק לפי סעיף 31 עד ליום פרסומו של חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18), התשפ"ב-2022, והמשיך לייצר את מכסתו עד יום י"ט בתמוז התשצ"ב (28 ביוני 2032) או עד למועד התחילה הנדחית שקבע השר לפי סעיף 68, יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה בשל ביטול התכנון בענף ההטלה, שר החקלאות ושר האוצר יקבעו בתקנות את גובה הפיצוי, היקף המכסה המזכה בפיצוי, אופן תשלומו של הפיצוי ומועד התשלום."; בסעיף 46, סעיף קטן (ג) בטל, בסעיף 49(א),

אני כאן מכניס עוד סעיף, את ה-53. על מה מדובר?

אני אקריא את זה ואז אנחנו נסביר פסקה פסקה. זה לא מופיע עכשיו בנוסח המעודכן,

בעמוד השני, זה היה בהצעת החוק הממשלתית. בפסקה (5) שמחוקה שם? 53. כל פסקה (5) בסעיף 53, נכון.

(א) בסעיף קטן (א) פסקה (1) תימחק, בפסקה (5), המילים "קביעת מכסות לשיווק תוצרת הלול לפי מועדים, וכן" יימחקו ואחרי "והקפאתה" יבוא "של תוצרת הלול"; (ב) סעיף קטן (ב) בטל, בסעיף 60, פסקה (4) תימחק, בסעיף 67(א), פסקה (3) תימחק. בזה סיימנו את סעיף 66 ואני אסביר. אנחנו עכשיו מיישמים פה את ביטול התכנון כהוראת הקבע, הסעיף הבא מדבר על הוראת המעבר שתיכנס לתוקפה בעוד עשר שנים, ולשר החקלאות בהסכמה תהיה אפשרות להאריך. הפרט הראשון זה סעיף (3) פסקה (1), פה מדובר על סמכות של המועצה לתכנון את ענף ההטלה בהתאם להנחיות שר החקלאות. מאחר שמבטלים את התכנון כבר אין צורך להשאיר את הסמכות הזאת של המועצה. אני רק רגע עוצר אותך. הסעיף היום קובע לתכנן את היקפו של גידול העופות להטלה, לפיטום ולהדגרה. אז למעשה כל הפסקה הזאת בהסדר הקבע תימחק.

כולל הפיטום שכבר לא קיים וההדגרה שכבר לא קיים, אז כאילו זה גם אפילו מצב קיים, אנחנו מתקנים מצב שהוא קיים. סעיפים 31 עד 37 זה הפרק השלישי לחוק, זה התוכן העיקרי של ביטול התכנון. הפרק השלישי של החוק עניינו תכנון בענף ההטלה. סעיף 31 זה הסמכות של שר החקלאות לקבוע את המכסה הארצית, מה יהיה היקף גודל הביצים בכל שנה וכיצד היא תחולק. הסמכות הזאת תבוטל. סעיף 32 מדבר על סמכות של ועדת המכסות של המועצה לבצע את חלוקת המכסות בהתאם לתקנות שקובע שר החקלאות.

כאשר התכנון מבוטל אין צורך להותיר את הסמכות. סעיף 33 קובע סמכות לוועדת ערר על החלטה של ועדת המכסות לעניין קביעת המכסות.

סעיפים 34 ו-35 מדברים בנוגע להעברת מכסות בין בעלי מכסות וזכות לקבלת פיצוי. משאין מכסות גם אין צורך להתעסק בסוגיה הזאת. וסעיף 37 מדבר על סמכות להסדיר הדגרת ביצים במדגרות שלאחר ביטול התכנון בענף - - - תן לי שנייה לעשות דברים פשוטים. בעצם מה שאתה מסביר עכשיו זה המצב העתידי שאין תכנון. כיוון שאין תכנון כל מיני מצבים מתבטלים. זה יקרה או בעוד עשר שנים או בעוד 13 שנה, אבל ברגע שזה קורה אלה ההשפעות של ביטול התכנון פלוס הסעיף שאתה תסביר תיכף, שיש גם פיצוי. כדי לבטל צריך לפצות את בעלי המכסות, לפחות בעלי המכסות עד היום. אז מה שהקראתי עד עכשיו זה הצעד של ביטול התכנון, ביטול החקיקה, ועכשיו אנחנו מוסיפים סעיף שקובע פיצוי לאותם מגדלים בעלי מכסות בגין ביטול התכנון בענף. הפיצוי יינתן למגדלים בשני תנאים, פעם אחת, שיש להם מכסה אישית לייצור ביצי מאכל עד ליום פרסומו של החוק הזה. זאת אומרת מכסה שנקבעה לפי סעיף 31 כנוסחו ערב התיקון הזה. נכון. צריך אולי להוסיף את זה. מגדל שיש לו היום מכסה בעלי מכסות היום אם הענף יבוטל יקבלו פיצויים. כשאתה נותן הסבר אל תקריא את הנוסח המשפטי. עד לתאריך - - - עד תאריך מסוים שלאנשים יש מכסות. אם בעוד עשר שנים יבוטל הענף הם יקבלו פיצויים. גם כשיש לו מכסה וגם כשהוא ימשיך לייצר. לייצר בעצם עד המועד שבו אמור להתבטל משטר התכנון. לייצר זה לא הוא בעצמו, זה גם כשמישהו מייצר את המכסה שלו. בהתאם למצב הקיים. ואנחנו מדברים גם על המכסות שקיימות לו עד עכשיו, לא על תוספת מכסות. עד דצמבר 21'. עד להיום, לא עד - - - התאריך המדויק של המכסות, יש פה דיון משפטי, האם זה עד - - - מה שנקרא דור א'. בדיוק, החלוקה בין דור א' לדור ב'. 31 בדצמבר יש סוגיה משפטית לגבי האם זה ב-31 בדצמבר או עד המכסות שחולקו היום. נתייחס לזה בהמשך. לא הבנתי את ההערה. מה התאריך הקובע בדיוק, בגלל שלמשרד המשפטים יש הערה לגבי זה, מה יהיה התאריך בדיוק, האם זה יהיה 1 בינואר או לא, אבל צריך עכשיו - - - אנחנו נסדיר את זה. לא, אבל זה בסעיף הזה או בסעיפים שלאחר מכן? כי בסעיפים שלאחר מכן זה תיקון שאנחנו הוספנו. אז זה לא בסעיף הזה. אבל עוד פעם אני מחדד, כמו שאמרו פה, זה דור א', זה בעלי מכסה לגבי מכסה שקיימת להם היום או עד ליום פרסום החוק הזה. יום לאחר פרסום החוק ואותו מגדל היה מקבל עוד מכסה, בגינה לא יינתן פיצוי. לא מחויבת בתוספת הזאת. זה סעיף 37א. שר החקלאות ושר האוצר יקבעו את גובה הפיצוי, כמה זכאים, בגין מה ואיך משלמים. כמובן ובלבד שהוא מפסיק לייצר. לא, שהוא ממשיך.

אם מישהו ממשיך לייצר אחרי ביטול התכנון ברור שהוא לא צריך פיצוי. זה מי שמפסיק לייצר בעקבות ביטול התכנון. זה חידוד חשוב. יהיה לנו למעשה שני שלבים. האדם שיוצא מהענף. אם יהיה ביטול תכנון ואדם אומר שבתנאים כאלה הוא לא רוצה יותר לגדל ביצים, אז הוא זכאי לפיצויים. אם הוא ממשיך לגדל ביצים הוא לא זכאי לפיצויים.

אז צריך לחדד את זה בנוסח. אני אחדד. למעשה יש לנו שני פיצויים שהנוסח הזה מסדיר. יש פיצוי שהוא פדיון, שהוא בשלב המוקדם יותר, המיידי. בתקופת הביניים. בזמן התכנון, במשך תקופת התכנון.

בהתאם לסיכום עם המגדלים ועד הסכום שנקבע בסיכום, מגדלים שירצו לפרוש, יהיו תקנות שיסדירו את הפיצוי. בסוף התכנון, ברגע שיבוטל התכנון מגדלים שלא קיבלו פיצוי על פדיון והמשיכו לייצר את מכסתם הם יהיו זכאים לפיצוי. אם הם מחליטים להפסיק לייצר, או לא משנה? זה לא כתוב בהסכם, צריך לחדד את זה. אז לא חייבים לחדד, תשאירו את זה פתוח. לא, אבל אני כן אגיד משהו בהקשר הזה. לדעתי יש בזה היגיון כי בעצם למעשה זה מי שנאלץ להפסיק לייצר. כן, זה ההיגיון. הרי גם התקציב הזה בסופו של דבר הוא תקציב מוגבל, לכן סביר שכך יחולק. את רוצה לחדד את זה?

השאלה אם אנחנו נכתוב את זה בנוסח, מכיוון שאת אמרת דברים מאוד ברורים לגבי התחולה של ההסדר הזה, כלומר התקנות האלה יחולו רק על מי שיצא מהענף, כלומר לא עוסק יותר בגידול. נכון, אנחנו נכתוב, אם הוא הפסיק לייצר. הפסיק. לאחר סיום התכנון. אבל לדעתי צריך לתת שם איזה שנה, כי נניח אומרים שעכשיו ביוני אין תכנון, בן אדם ביולי-אוגוסט כן ייצר. אני מציע כן לתת זמן היערכות מביטול התכנון, לתת תקופה. עד שנה, אני חושב. אפילו יותר, כי אנשים צריכים להחליט. יותר, עוד יותר טוב, שנתיים.

יגידו האוצר והמנכ"לית, אבל צריך לתת זמן. שנה או שנתיים? כי זה באמת עניין שנתיים מיום ביטול - - - כי בן אדם, כשיבטלו את התכנון - - - כי הוא יתחיל להתגלגל חצי שנה,

יראה לא משתלם לו,

אז יקבל. לא סגר, ממשיך להתפרנס. אז שנה או שנתיים?

כי תקנות הפיצוי שצריך להעביר אותן בוועדה, לא צריך להעביר תקנות פיצוי? את רוצה להחזיר לנו? אני לא רציתי לריב איתך על זה, כי יש פה כל כך הרבה מורכבות. אני ממליץ שזה יהיה אצלנו, אבל לשיקולך.

אם תקנות - - - לא יודע,

פתאום לא מכריחים? אסף, אלה לא דיונים שהיו צריכים להיות פה. אם התכנון הוא ל-X שנים וצריך להיערך לזה תקציבית, המדינה תצטרך לשים כסף בפיצוי הזה והוא משמעותי,

כי יש לך שנתיים ליציאה.

מה שקורה, נניח שאת אומרת לי שבוטל התכנון, עוד עשר שנים, ואני עכשיו לא יודע אם בא לי או אם אני יכול לגדל ולהיות כלכלי, שלושה חודשים אני מגדל, אבל סוגר אחרי שלושה חודשים. בתוך שנה לסגור? בתוך שנה או שנתיים מיום ביטול התכנון, מי שיפסיק לייצר יקבל את אותם פיצויים. אהלן. ברוך הבא לשר החקלאות, אנחנו עברנו להקראה. אם אתה רוצה להגיד משהו כללי, אחר כך נכניס אותך לגוב העניינים. אני אגיד אחרי שזה יעבור, לא באמצע. אני אוהב את זה, אתה רוצה לברך על המוגמר. אז הסוגיה פה הייתה, יש פה את הסעיף שאומר שבמצב של סוף תכנון יש מרכיב של פיצוי לבעלי המכסות הוותיקות ממועד שייקבע. אם היא מסבירה לך אתה מבין, אם אני מסביר אתה לא מבין?

שר החקלאות, אם בעוד עשר שנים נגמר התכנון, הסעיף הפותח פה מה קורה כשנגמר התכנון ומסדיר כל מיני, ביטול סמכויות, ביטול תכנון. בתוכו יש פיצוי למי שיפסיק לגדל ביצים, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא יפסיק אחרי חודש, חודשיים,

כי אנשים ירגישו את השוק. אנחנו אומרים בוא ניתן להם שנתיים לצאת מהגידול, אם הם הפסיקו לגדל ביצים אחרי שנתיים מיום סוף התכנון הם לא יקבלו פיצויים,

הם ממשיכים, מתפרנסים. אם הם יצאו מהגידול במשך אותן שנתיים - - - לא, זה לא בהסכם. לא, לא, לא. מה בהסכם? הפיצוי לפי ההסכם, בתום תקופת ההסכם, תקופת התכנון, יש פיצוי בצורה גורפת לכלל המגדלים. מי שירצה להמשיך לגדל ימשיך לגדל. אין תכנון,

אני רוצה לתת לך עצה. זה לא היה בחוק, אנחנו זיהינו פה איזה אי ודאות. אולי תשאירו את זה ככה. אני אתן לך עצה. אני חושב שבעניין הזה לא נכון יהיה לקבל הכרעות - - - לא עכשיו, נשאיר את החוק כמו שהוא. אף אחד לא יודע איך ייראה בסוף השוק בעוד עשר שנים, מי יהיו האנשים שנשארו, מי יהיו האנשים שלא נשארו. בסופו של יום ברור לחלוטין, אין לי פה את הנוסח מולי איפה הנוסח הרלוונטי של סיום התכנון? שיישאר ככה, זה בסדר. כבוד היושב ראש, שיישאר ככה. בסדר, בוא נראה רגע. גם בפיצוי שעכשיו אנחנו אומרים שיהיה פדיון של מי שיוצא מהענף הוא חייב לצאת מהענף. אתם יודעים מה גם אפשר לעשות, אפשר להגיד - - - כתוב שייקבעו תקנות ואני מניח שלקראת המועד הזה יגידו גם מה הוראות המעבר ומה התקנות ומי כן ומי לא ועל מה זכאי לפיצוי ולא זכאי, ואם הוא כן יוצא מהענף,

יש פה כל כך הרבה סוגיות, ואם יש לו לול גדול והוא החליט שהוא מוכר אותו למישהו חדש.

כתוב שזה יוסדר בתקנות.

יוסדר בתקנות. רגע, יש כאן נקודה מהותית שצריך לחדד כי אחרת יהיו בעיות פרשניות. ברגע שלא קובעים שמדובר על פיצוי שניתן למגדלים שיצאו או שלא יצאו מהענף זה יעורר שאלות וקשיים ביישום. אני חושב שכן כדאי, בטח משנאמרו פה דברים כל כך חד משמעיים, זה ישפיע על הפרשנות.

לא נאמרו, זה היה - - - אמרה המנכ"לית - - - בסדר, אבל השר אומר משהו אחר. צריך להבין מה אומר ההיגיון של הפיצוי.

יש דברים אפילו יותר חשובים משר החקלאות בחדר הזה. יש ילדה, קוראים לה נעם, נעם היא ביישנית אז היא באה עם נדב אלימלך לבקר בכנסת. אנחנו מעודדים את עובדי הכנסת לבוא, אנחנו עושים בית ספר דמוקרטי בכנסת. בדיוק, החינוך הופך להיות חינוך במיקור חוץ. היא ביישנית, אבל אנחנו נדאג לה לסוכרייה על מקל. כל הילדים שבאים לכנסת מקבלים. אצלנו מקבלים פירות וירקות, לא סוכרייה על מקל. עכשיו תמשיך, השר. צריך להבין, היועץ המשפטי, בואו נראה מה קורה היום, מי מקבל פיצוי היום, מי שמפסיק לגדל. מי שמפסיק לגדל מקבל פיצוי מהמדינה כי הוא הפסיק לגדל,

זה התקנות. לפי החוק בנוסחו היום, אתה מתכוון. בסופו של יום זה יהיה ההיגיון, זו המשמעות של - - - לא,

המצב המשפטי היום הוא שבעל מכסה שהודיע למועצה על ויתור על מכסתו יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה, אבל אין היום גם תקנות לגבי הפיצוי. אבל גם בהסכם סוכם על מחיר פיצוי למי שפודה את מכסתו, יוצא מהענף. ומשפחתו לא יכולים לעסוק בענף. זאת אומרת זה רוח ה כן, זה הרוח. סביב זה גם יגיעו בסוף התקופה לתקנות הפיצוי הרלוונטיות. כן, לא צריך עכשיו להכניס עוד, יש לנו מספיק בעיות פה ואם מקובל על השר - - - אנחנו רוצים גם שבפרוטוקול הוועדה הזאת יהיה - - - בפרוטוקול נאמר שצורת הפיצויים והסדר והנהלים ייקבעו בתקנות. ייקבעו בתקנות, אגב על בסיס מה שקורה גם היום. ולא עכשיו נוסיף עוד בעיות. גם היום יש פרקטיקה שסוכמה לגבי פיצוי למישהו שיוצא מהענף.

אני רוצה רק להפנות את תשומת ליבו של השר לכך שבנוסח כתבנו: יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה בשל ביטול התכנון בענף ההטלה. זה גם מה שכתוב בכותרת השוליים של הסעיף וגם בגוף הסעיף. ברגע שאומרים בשל ביטול התכנון - - - לא, אבל זה בשל הפסקת הגידול. לא, רגע, שנייה. ברגע שכותבים את התיבה הזאת לא ברור האם הפיצוי הוא על עצם ביטול התכנון, כלומר אדם יכול להמשיך לגדל במשטר אחר, כלומר לא במשטר תכנון, או הוא אכן יוצא מה - - - אם מישהו רוצה להמשיך לגדל ולהמשיך לעסוק בענף אז על מה הוא מקבל פיצוי? איתי, אני חושב שהנוסח מאפשר את מה ש - - - הוא מאפשר, אבל הוא לא ברור. בגלל שהוא אומר שאפשר לקבוע גם את היקף המכסה שתקבל פיצוי.

אבל יש פה תקנות שלא הופיעו ועוד יופיעו. אנחנו לא נוסיף עוד ויכוחים על מה שיש לנו, יש לנו מספיק פה עוד מה לבדוק. אני רק רוצה להצטרף לדברים של היועץ המשפטי, הנוסח כמו שהוא עכשיו, אפשר אולי להשאיר את זה פתוח להכרעה עתידית, אבל הנוסח כמו שהוא עכשיו לא כל כך משאיר את זה פתוח. עלולה לעלות טענה פרשנית שכתוב שמגדל שנקבעה לו מכסה אישית יהיה זכאי לפיצוי, כלומר הזכאות לפיצוי מתגבשת על סמך זה שהיית מגדל ולא על סמך זה שיצאת מהענף. אין שום אזכור לזה בחוק. טוב, אז אם זה משתמע אז מספיק. תשאיר את זה כמו שזה משתמע. אני אומר לכם, לא להוסיף עכשיו סעיפים להתווכח. הצעת החוק הזאת נגזרת מההסכם בינינו. ההסכם בינינו מאוד ברור, הוא אומר שהתכנון יסתיים בתוך עשר שנים ותהיה אפשרות לשר החקלאות להאריך את התכנון בשלוש שנים נוספות, וזאת בכפוף להעברת תקנות פיצוי מוסכם. תקנות פיצוי מוסכם, פיצוי הוא על מי שמפסיק לגדל, ככל שיועברו כאלה. ככל שלא יועברו לא יועברו. לא הייתי נכנס עכשיו לאופן של תקנות הפיצוי. נכון, לא נצליח לחדד איך תיראה התקנה הזאת. אני מייצג את ארגון המגדלים. צריך להבין שיש הבחנה ברורה ברציונל של הפיצוי של היום והפיצוי שיהיה בסוף, משום שהפיצוי היום הוא פיצוי עבור מישהו שיוצא מהענף, כי יש מכסות ויהיו מכסות עוד עשר שנים ולכן הוא לא יכול לגדל. הפיצוי בסוף התקופה, אין יותר מכסות, אבל הפיצוי הוא עבור זה שאין יותר מכסות והמגדל חשוף כרגע למצב שאין מכסות, וכך גם נכתב בהצעת החוק. אז אם אתם עכשיו אומרים שזה יירשם בפרוטוקול הוועדה ואחר כך - - - גובה הפיצוי ייגזר מזה,

אבל זאת הנקודה, זה לא אותו פיצוי. הנוסח הקיים מקובל עליכם?

השר, יש פה איזה ויכוח, אבל הנוסח הקיים מקובל עליהם וזה נוסח שאתם הבאתם, אני מציע להשאיר את זה ככה. ואם ההיגיון הברור שחלק מפיצוי נובע מזה שאין יותר מכסות, או שנפגעה הזכאות שלך לגדל בסביבה של מכסות, אז כתוב שהשר יחליט מה גובה הפיצוי. העיקרון הוא מאוד ברור, היום יש פיצוי שנקבע בהסכמה בינינו, מהו הפיצוי המוסכם למגדל שיוצא היום, כשהוא יודע שבוודאות יש לו תכנון עשר שנים קדימה וזה גובה הפיצוי שלו. כשיסתיים התכנון אני לא יודע בדיוק לאיזה פורמט הם יגיעו, אבל יהיה ברור שיהיה רפרנס להתייחסות. זה מישהו שהפסיק לגדל, זה הפיצוי שהוא קיבל. מה יקרה בעוד עשר שנים עם מי שממשיך לגדל וכבר גידל גם עשר שנים, שהוא יודע שאחרי עשר שנים אין לו זה, סביר להניח שגם הפיצוי יהיה בהתאם. זה במישור הפיצוי, זה לא במישור הזכאות. חברים, הנוסח מקובל עליכם. השר, אני מציע להשאיר את הנוסח. אפשר אולי להגיד את המילים שיעור הפיצוי. לא הבנתי מה זה אומר. זה בעצם אומר שמי שלמשל ממשיך לגדל, הרי מה אנחנו יוצרים פה, איזה שהוא מצב בעייתי. במקום להגיד מי שזה לא יקבל, אפשר להגיד שייקבע שיעור הפיצוי או סכום הפיצוי - - - בנוגע לסעיף הזה, אני מבקש שיתווסף שזה גם ייקבע בידי שר החקלאות ושר האוצר באישור ועדת הכלכלה. לא יודע מי יישב כאן, אבל אני חושב שזה מאסט. אני אהיה באיזה יאכטה באיזה מקום. כנראה שגם אני אהיה. כנראה שאף אחד כאן לא יישב כאן בשולחן, אבל - - - אפשר לעשות את זה? שאישור הפיצויים, התקנה הזאת, באישור ועדת כלכלה. נראה לי סביר, כי תהיה עוד עין שבודקת ושתהיה הוגנות בדבר הזה. אני חושב שזה ייתן פה לא נשנה את הדברים, נעשה באישור ועדת כלכלה. אנחנו לא נהיה פה, אתם מבינים שאנחנו לא דואגים לעצמנו. איך אנחנו יודעים? האמת, יכול להיות מעניין להיות עשר שנים בוועדת כלכלה. רציפות והמשכיות, זה יכול להיות מעניין. נראה למשל מה קרה לתחבורה הציבורית. אז השר? אני סבור שדווקא באישור ועדת הכלכלה יקשה על התהליך כי היום אנחנו עושים מנגנון שהוא לא באישור ועדת כלכלה, בתוך ההסכם. במקור הייתה הצעה שהרבה דברים יגיעו לאישור ועדת הכלכלה בדיונים ביניכם, ואנחנו לא מחפשים סמכויות ולא מחפשים שליטה, אבל אולי איזה נקודות יותר רגישות. זה גם לא נכנס בתוך ההסכם, אז אני לא רואה - - - לא, בהסכם זה כתוב. באישור ועדת הכלכלה?

כי ברמה הטכנית, כשהמשפטנים ראו אז הם התייחסו למצב המשפטי הקיים. לא נריב על זה. לא נריב? יפה, תודה רבה. אבל לא הבנתי מה אנחנו - - - משאירים את זה ככה. השר אמר שיש היגיון סביר ומה הפיצוי בפועל יהיה רפרנס למה ששולם היום, מה קרה בעתיד. אנחנו לא יכולים לדעת - - - אולי אפשר להכניס שיקולים? רגע, אני לא נתתי גם לך. לאה. אני מבקשת להתייחס לסוגיה שהעלו אותה כאן על פיצוי מיידי על חקלאים שעכשיו במסגרת התכנון יפסיקו לגדל. מאחר שאני באה מהשטח - - - זה בהמשך, יש סעיף לזה.

אבל,

אנחנו רוצים כן להוסיף משפט.

צריך להבין שנקודת הרפרנס היא מה קורה היום. אם היום אני פודה במחיר מסוים ברור לחלוטין שזו נקודת הרפרנס. בסדר, אני לא חושב שיש מחלוקת שהרפרנס היום ישפיע על העתיד.

אני אגיד לך למה, אם היה ברור - - - אני אגיד למה יכולה להיות בעיה פרשנית. אבל הוא אומר לך שהוא מסכים, למה אתה צריך להגיד למה יש בעיה? לא הבנתי למה הוא מסכים. הוא מסכים למה שהוא אמר, השר אמר רפרנס של מה ששולם היום ישפיע על איך ישולם בעתיד. לא, כי היום כתוב שזה רק בשל יציאה מהענף.

אז זה ברור לחלוטין שבהמשך יהיה רפרנס למי שיוצא מהענף ויהיה רפרנס למי שנשאר בענף. מכיוון שזה ברור אני הייתי מציעה, אדוני היושב ראש, בגלל שברור לנו ואנחנו מנסים לייצר מצב ודאי ואנחנו בסוף באים היום ואומרים שאנחנו נושאים באחריות לא להשאיר את זה לאיתי פלוס 13 או ליו"ר ועדת הכלכלה, אני מציעה שכן נחדד את הסוגיה. אז אני אומרת, היות שאנחנו כן נמצאים במצב שבו ברור לנו שגם תקנות הפדיון היום, שאנחנו מתכוונים לשלם היום, הם למי שיוצא מהענף וגם בני משפחתו לא עוסקים בענף, אני הייתי כן מציעה שנחדד את זה, גם בחקיקה וגם בפרוטוקול, כדי שלא יהיה מצב שבו - - - אבל זה לא נידון ביניכם, זה עולה פה כאיזה אי ודאות. אבל למה? תשאירו את זה ככה, השר יחליט ולפי המצב בעתיד. נעמה, תקשיבי לי. הדיון פה הוא כזה, שתי פגיעות אפשריות באדם עם כניסת התכנון, פגיעה אחת, הוא הפסיק לייצר, פרנסתו אבדה. פגיעה אחרת שעולה פה, שהיא רכה יותר, אבל לא פחות משמעותית, נלקחה ממנו הזכות לייצר על פי תכנון, שזה קניין כלכלי, אני יודע שיש ודאות, אני יודע שאני מוכר,

ועכשיו שינו לי את הכללים. אז באים המגדלים ואומרים: גם זה דורש פיצוי, עצם זה שהפסיקו את הזכות הקניינית שלי לייצר בסביבת תכנון. אני אומר, לא דקדקתם דקדוקי עניות בדבר הזה, הבאתם נוסח מוסכם. גם אם יש בו אי בהירות, יהיו תקנות פיצויים שהשר יפרסם וזה יעוגן בעתיד ותשאירו את אי הוודאות הזאת. תמשיכו עשר שנים לדון. מי שירצה עכשיו בהסכם הזה לתאר כל נקודה בלתי צפויה בעתיד או התפתחות שאנחנו רוצים לכסות אותה לא יהיה פה הסכם. יש פה אי ודאות, יש פה פרמטרים. אני אומר, הסכמתם על נוסח, לא העליתם את זה במשא ומתן תשאירו את זה כך. אם זה יהיה בסיס למאבק בעתיד, תריבו עוד עשר שנים, עכשיו בואו נביא הסכם. ככה אני אומר. אפשר להשאיר את הנוסח כפי שהוא? הנוסח כפי שהוא. אנחנו גם בעד להשאיר את הנוסח כפי שהוא.

אני רוצה להגיד משהו. אתה תגיד, היועץ המשפטי, אבל לפניו,

תציג את עצמך. מתן בן שאול, יועץ משפטי של המועצה לענף הלול. שתי הערות לנוסח, אחת טכנית, אחת מהותית. רגע, בנושא חדש? חכה. במה שאדוני הקריא. אנחנו רק גומרים פה עניין. תתייחס למה שדיברנו עכשיו.

אני מתייחס לסעיף 37א, שעניינו הפיצוי, אז התיקונים שהוחלט עליהם, אם אני מבין נכון, יש תיקון אחד משפטי, שמדובר על המגדלים שנקבעו להם מכסות לפי סעיף 31 כנוסחו ערב פרסום התיקון. והתיקון השני הוא שהתקנות יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. זה לא היה, אמרנו בלי.

אמרנו אם כלשונו אז כלשונו. כלשונו בלי ועדה? אם זה כלשונו אז כלשונו. אבל השר אמר שהוא לא יילך על זה ל - - - עם הוועדה, סיכמנו שכן. אתם מבלבלים אותנו, השר. אמרתי כי אמרנו שהיא מכניסה את התיקון שלה,

אני מקבל את הצעת היושב ראש דווקא, היה פה נוסח שהסכימו עליו כבר המשרדים, הסכימו זה, בואו נדחה את המריבה הזאת בעשר שנים. לא, זה לא רק מריבה, יכולים להיות עוד ארבע-חמש שנים, נתקרב לסוף תכנון, תבוא הצעת תיקון חוק שהפיצויים יאושרו בוועדה.

מה, זו הוועדה שלנו? בגלל זה אני אומר, לא הייתי נכנס לזה עכשיו. כבוד היושב ראש, גם היום הפיצוי, לפי החוק עצמו, הוא באישור הוועדה. כן, הפיצוי הראשון, המיידי. אבל זה פיצוי אחר, זה סעיף מסמיך. נו, אז השר, באמת, הלימה. פעם אחת עשית תהיה עקבי. הפיצוי הזה נשאר. הפיצוי המיידי הוא כן בוועדה, אז תעשה גם את העתידי. אבל העתידי הוא פיצוי אחר. העתידי הוא פיצוי אחר, הוא לא פיצוי על פדיון מכסות, הוא פיצוי אחר. הוא פיצוי תקציבי. ומאחר שהוא פיצוי תקציבי זה פיצוי שיידרש עליו דיון עוד אני לא הייתי רוצה לקבוע מסמרות עכשיו, לא לפה ולא לפה. השר, אנחנו נתקענו על סעיף אחד מעל שעה. עשיתי טעות שנכנסתי. לא, לא, אתה אחלה. גם אם לא היית בא זה היה מורכב, זה לא היה קל יותר. אנחנו על סעיף אחד תקועים שעה כבר, בוא - - - זה הסעיף.

רגע, חברים. אנחנו לא נבקש עוד תחנות בקרה של הוועדה, אנחנו לא נבקש. מה הכוונה? אל תתחייב. לא להתחייב? נגיד כשאתה עושה חוק אז הוועדה אומרת: המשרד ידווח, הוועדה תאשר. הנושא של אישור הפיצוי בוועדה לא נכלל בהסכמות בינינו לבין ה - - - זה מופיע בהסכם או לא מופיע בהסכם? לא מופיע בהסכם.

סעיף 6 להסכם,

סעיף 6 להסכם. סעיף 6 מדבר על הפדיון הנוכחי. סעיף 6 מדבר על פדיון בדומה למה שקיים היום בחוק באישור ועדה. זה לא אותו דבר. זה אותו דבר.

זה מי שיוצא מהענף. כל פדיון טעון אישור, אדוני היושב ראש. משני הצדדים מתעקש להיות צמוד להסכם, למה? כי כל אחד ירצה לעשות פה את ה אני חושב שנכון, גם בפיצוי את מה שרציתם לפתוח, מה שהם רצו לפתוח אני לא רוצה לפתוח, ומה שאלה רוצים לפתוח - - - לא כתוב ועדת כלכלה בהסכם. איפה את? סעיף 1(א) התכנון בענף ההטלה יסתיים בתוך עשר שנים עם אפשרות להאריך את התכנון בשלוש שנים נוספות באישור שר החקלאות, להלן המועד הקובע, וזאת בכפוף להעברת תקנות פיצוי מוסכם בגין מכסות שהיו קיימות עד 1 בינואר 2022. תקנות עוברות בוועדה, הפיצוי יעבור בוועדה. אם זה נכון ואנחנו מקישים מהסעיף האחר של הפיצוי הנוכחי, שם כתוב במובהק שלא האדם ולא משפחתו עוסקים בענף ההטלה. אז אם לוקחים את זה לוקחים גם את זה. לכן אם אנחנו רוצים לגעת אז - - - אני אומר לך,

נפתח מפה נצטרך לפתוח מפה. אם נוגעים בהסכם - - - אנחנו לא רוצים לגעת בהסכם, זה העניין. מוטי,

בגלל שאני לא רוצה לגעת בהסכם - - - גם אנחנו לא רוצים. אנחנו נפתח עכשיו את מה שלא רשום שם, הם יגידו אז תפתח גם את מה שלא רשום פה.

בהסכם שהפיצוי הוא מוסכם, זאת אומרת בין מי מוסכם? בחוק לא כתוב שאנחנו בכלל כאן,

אני מבין שבחוק לא ניתן להכניס גורם שהוא לא ממשלתי, אז לפחות את הוועדה,

גורם ממשלתי. כבוד השר, לא יכול להיות שבאותו חוק, בסמיכות של שני סעיפים תקנות מסוימות של פיצוי - - - אז אם זה המצב נא להעתיק את מה שמופיע - - - אבל אתה - - - עזוב, אני מקבל את עמדת עורך הדין של מועצת הלול - - - של הארגון. מה שהוא אומר נוגע להכול, זאת אומרת ובלבד איך זה מופיע פה? האדם וכל משפחתו מקרבה זה לא עוסק בענף הלול יותר. לא, לא. זה מה שכתוב. אמרת שנקבל את מה שכתוב ונקיש מסעיף לסעיף. איפה זה כתוב בהסכם?

בבקשה, זה הסעיף של הפדיון הנוכחי. לא, אבל בהסכם זה לא כתוב. נכון יהיה שיהיה כתוב שהנחלה של מקבל הפדיון אולי, אבל לא כל משפחתו. הבן שלו זה נחלה אחרת, למה שהוא לא יגדל? היושב ראש, זה נכון שזה כתוב, אבל הסברתי מה ההבדל. אתם פונים אליי, אבל אני פה רק כמו איזה מחזיק לכם את הנר. כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן. תגיעו להסכמות.

התקנות יציעו פדיון מכסות ליוצאים מן הענף. אז תוסיפו גם ליוצאים מן הענף. תוסיפו שהפיצוי בסעיף הזה יינתן רק ליוצאים מן הענף. אדוני, יש לי התייחסות, ברשותך. אני אתן לך, אבל בינתיים אנחנו תקועים. אתה יכול לדבר כי אני לא רואה התקדמות. כן, צחי. אדוני, לגבי הנוסח של סעיף 37א - - - אני אומר לכם עוד פעם, אני המלצתי לא לפתוח שום דבר ממה שהיה בהסכם, לא לפתוח אותו לא לכאן ולא לכאן.

בואו נתקדם, עזבו אתכם. זו ההמלצה שלי, כי אם נפתח מצד אחד אז ההוא ירצה לפתוח מהצד השני. זו בדיוק המהות של ההסכם. אין בעיה, אז מה אתה רוצה? אני אומר כך, שמעון, אנחנו רוצים להצביע על סעיף ולהתקדם. אנחנו גם רוצים להשאיר מקום לדיאלוג ולפתרונות עתידיים. מצד אחד לא רוצים לפתוח לגמרי את הסעיף הזה, כי לכל אחד - - - אוקיי,

ירדתם מזה? נגמר. סגור. עכשיו הערות. חברים, עורך הדין שביקש להעיר על הסעיף הזה.

שתי הערות, בסעיף 3(1) שמבוקש לבטל אותו לחלוטין, המועצה מבקשת שהוא לא יבוטל, אלא שרק החלק שמתייחס לענף ההטלה יבוטל. אין שום צורך לבטל את כל יתר הסעיף שמתייחס לענף הפטם ולענף ההדגרה ולפדיון ענף הרבייה. אבל זה גם ככה מבוטל. אמר שזה אות מתה במושגים המשפטיים, אין תכנון בפטם ואין בהדגרה, אז מה הבעיה שיבטל הכול? קודם כל הסעיף מתייחס לא רק לתכנון אלא גם להסדרה וזה חלק מהסמכויות של המועצה. רק על תכנון כתוב שם. ולהסדירו, להסדירו בהתאם לתכנון. אז אם אין תכנון איזה הסדרה יש? אין תכנון בפטם. אדוני, אני מבקש מכל עורכי הדין לא לעשות לי דקדוקי עניות. לא, אבל יש לזה משמעות. מה המשמעות? אין תכנון בפטם, נכון? אז מה עכשיו אתם רוצים, לצאת לדיון על ענף הפטם? לא, לא, לא. אז מה אתם עכשיו? לא, אבל זה גם ענף מרכזי. אז מה אתם רוצים לעשות? נדמה לי שכבוד השר אמר שנצמדים להסכם, ההסכם עסק בענף ההטלה, הוא לא עוסק בענפים אחרים. זה נכון שאין מכסות בפטם,

יכול להיות שבנקודת זמן מסוימת ירצו לעשות מכסות, שתיים, יש למשל למועצה סמכות לקנות עודפים, גם בפטם. היא לא תוכל לקנות עודפים בפטם אם אין לה את סעיף התכנון בסעיף 3. זה הסעיף היחיד שמתייחס לפטם. אני חושב שהסעיף שמתייחס לקניית עודפים זה סעיף 52 לחוק, לא סעיף 3. אין שום סיבה למחוק מסעיף הסמכויות. גלעד, אם זה אות מתה אז תתמקדו בחוק הזה רק במושג הטלה, תעזבו את הבעיות האחרות

גם היה הסכם על ההטלה, אדוני היושב ראש. עמית, תאמין לי, כל הערה עכשיו היא לא מתקדמת. יש לנו יממה להביא חוק, כל דקה שעוברת אתם לא בכיוון, לא בכיוון בכלל. כולם פה צריכים להיות מהר ולהתגמש ולוותר עוד ועוד. לא מתקדמים.

גלעד. נשים את ההטלה, תריבו על פטם והדגרה במקום אחר. אל תוסיפו לנו עזים או תרנגולות מסוג אחר. אדוני היושב ראש, גם בהצעת החוק המקורית של חוק ההסדרים הסעיפים האלה בוטלו. בסדר, זה לא אותו חוק, שינינו אותו. מה אתה עכשיו נתלה לי באילנות גבוהים. שינינו את החוק הזה ואת פניו. אז תשים את המילה הטלה, על דברים אחרים תריב בשולחן אחר, תבוא לפה. אין הרבה על מה לריב בהטלה והדגרה,

זה שוליים. אם הוא ישכנע אותם זה טוב, תתייחס בינתיים. אני רק אסב את תשומת הלב שבסעיף 31, שהוא סעיף שמבטלים אותו בהסדר הקבוע, מבטלים גם את התכנון בהדרגה ובפיטום, כלומר מבטלים את כל הסעיף. אז אם אנחנו משאירים שם הדגרה ופיטום זה בעצם תיבה ריקה, כלומר אין לזה שום משמעות. זה גם נראה רע שמשאירים משהו שכבר בוטל לפני המון שנים. אפשר אולי,

יפרשו את זה על דרך ההסדר השלילי. מה הקשר? עכשיו זה חוק על הטלה. לך תביא נוסח להדגרה ופטם, מה אתה מטריד אותנו עכשיו בסוגיה שלא קשורה לנושא? וגם היא שולית, כי נגמר התכנון. רק הטלה,

צריכים להושיב אתכם באגף התקציבים ביחד וזהו, לגמור את העניינים. מה נסגר, גלעד? המגדלים שכנעו אותי. מהפך. גלעד, נחלשת. למה אתה מסכסך? עד שבן אדם בא ברוח טובה. השר, יש לנו נקודת זכות אצלך בסעיף הקודם. יפה. זה נקודות זיכוי במס. אדוני, הערה אחת טכנית נוספת. התייחסות לסעיף 1. הערה טכנית נוספת, בסעיף 37א לגבי הפיצוי, נקבע מגדל שנקבעה לו מכסה אישית לייצור, מבחינה טכנית יש מקרים שבהם המכסה נקבעת רק בסוף שלב הליך אבני דרך, זאת אומרת מגדל שכבר עקרונית נקבעה לו מכסה אבל היא עדיין לא הוקצתה. חשוב להבהיר שגם למגדל כזה מגיע פיצוי. אנחנו מציעים לכתוב שמגדל שנקבעה לו זכאות למכסה אישית, למרות שהיא טרם הוקצתה בפועל. גם הוא זכאי לפיצוי. אבל התקנות של מדי שנה עדיין צריך להעביר,

פה לא עסקינן בתקנות של המכסות עצמן, יש לנו לחזור אליך לתקנות, זה לא האירוע. האירוע פה הוא שני נושאים. יש מגדלים שנמצאים בהליך בנייה, ההקצאה הפיזית של המכסות - - - ההקצאה הסופית היא אחרי. רק אחרי שהוא מסיים את הלול. אבל הוא קיבל מעין אישור מקדים.

ועל בסיסו הוא עושה את ההשקעות. לא קבעו את המכסה. קבעו, אבל לא הקצו.

בפרוצדורה שלהם זה נקרא קביעה,

קבעו, או הקצו? נקבעה או הוקצתה? הוא אומר נקבעה, אבל טרם הוקצתה. אז תכניסו את המילה נקבעה או הוקצתה. לא, זה לא מה שהוא רוצה. אפשר לכתוב נקבעה לו זכאות למכסה. נקבעה או הוקצתה, זה מכסה את שני המקרים. לא, אבל למה אנחנו נכנסים לזה? הלוא בתוך 13 השנים האלה אני צריכה להביא לך תקנות, איך אנחנו מתנהלים בהקצאה, הרי אנחנו הולכים לקבע את המצב של הגידול הנוכחי. אז מה הפתרון? לא, המקרה הוא נורא פשוט, אני אסביר שוב. תנו לי רגע להקשיב לחבר'ה המקצועיים ונציע פתרון. קדימה. נקבעה וטרם הוקצתה. צחי, מה רצית להעיר? כן, אדוני, תודה. בנוסח רשום 'והמשיך לייצר את מכסתו עד יום', זה 28 ביוני 2032. כשאנחנו קוראים את ההסכם, אני שוב פעם צריך להדגיש פה, אנחנו כמובן מתנגדים להסכם, חושבים שהתיקון הזה לא צריך לקרות,

אל תחזור על עצמך, אני לא אתן לך זכות דיבור. תתייחס לסעיף הנדון בלבד.

בנוסח הזה שרשום עד 28 ביוני 2032, אם יש חקלאי שרוצה כבר עכשיו בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, מטעמים כאלה ואחרים לפרוש אז שהוא יהיה זכאי

זה סעיף אחר, אדוני. זה סעיף אחר, חכה לסעיף הזה. שיהיה זכאי לפיצוי ולא יהיה לו שום קיזוז בגין התקופה. חכה לסעיף הזה.

אל תייגע אותנו, תקרא את המילים, תראה לאן אנחנו הולכים סעיף סעיף, בסעיף הספציפי תתייחס מדויק נקודתי. עוד התייחסויות? רוטמן, הנה הזמן שלך לנאום. לנאום? אבל שלוש דקות גג. אתה רוצה להגיד משהו?

על ההסתייגויות. עוד לא ההסתייגויות עכשיו. אבל אתה רוצה להגיד משהו?

זה הזמן, דממה באולם.

הגשנו כאן שש הסתייגויות, אם הוא ירצה להוסיף דברים אחרים, אתה משלב את זה בתוך הסעיפים ומצביע עליהם?

מצביע עליהם, בהיעדרך, ומשאיר לך זמן נאום במליאה ועד המליאה תחליטו אם אתם מבטלים אותם. אבל ביקשתי מכם לבטל אותם במקרה הספציפי הזה, כי אין זמן.

הוא ישלח כתוב, יש עוד זמן, אנחנו פה שעות. נצביע עליהן, נבטל את ההסתייגויות, אבל יהיה לו זמן לנאום במליאה. מקלב רשם לפניו שביקשתי שבמקרה הספציפי הזה נגיע לחקיקה בלי הסתייגויות. אף פעם לא ביקשתי את זה, אחרי שנה כזאת והסכמות כאלה ולחץ זמן כזה זה המקרה לבוא לקראת. רוטמן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. דבר ראשון, אני הגעתי לפה היום, לא תכננתי להיות פה היום, התבטל לי משהו שהייתי צריך לעשות וקיבלתי כמה וכמה פניות לבוא היום ולדבר. מאחר שיש איזה שהיא תפיסה שגויה כאילו הסכם שכזה מסייע לחקלאות, כאילו יש פה מצד אחד מי שאוהב את החקלאות ומצד שני מי שנגד החקלאות. אף אחד לא ילמד אותנו, אני חושב, לא במפלגה ולא כציבור, איך דואגים לחקלאות. גם אתם לא תלמדו אותנו.

ההדדיות היא עד הסוף. לא יודע מי זה אותנו,

עם מה שאתה אותנו אני אותנו. אתה אותנו, אני אותנו. אף אחד לא ילמד אותנו, המשפט פנה אליי, אני אומר לך שגם אתם לא תלמדו אותנו. אל תלמדו אותנו איך שומרים על החקלאות ודואגים לאזרחים ולגבול הצפון. אדוני היושב ראש, אם אמרת שאתה נותן לי לדבר שלוש דקות ואתה לא נותן לי לדבר אפילו - - - בסדר, אז אל תפנה אליי. אף אחד לא ילמד אותנו,

אני הבאתי את ההסכם הזה ואתה חושב שהוא רע. אז אני לא אלמד אותך ואתה לא תלמד אותי. אדוני היושב ראש, יש שתי דרכים איך נעשה את זה, או שאנחנו נקיים דיון או שאתה תסתום לי את הפה.

אתה לא תגיד ש'אף אחד לא ילמד אותנו' וזה לא יקבל תגובה, כי אתה גם לא תלמד אותנו מה נכון. אני לא אלמד אותך ואתה לא תלמד אותי ואם ההסכם לא טוב אתה פנית אליי, כי אני ה'אותנו' של 'אף אחד לא ילמד אותנו'. אדוני היושב ראש - - - למי התכוונת 'אותנו'? לא אותנו, אתה לא נחשב, מקלב. אתה באו"ם. אדוני היושב ראש,

אבל אם אתה פונה אליי ואומר 'אף אחד לא ילמד אותנו' אז אני אומר לך שאתה גם לא תלמד אותנו. אדוני היושב ראש - - - תדבר לגופו של עניין ולא לגופם של אנשים. אני הם ה'אותנו' שאתה פתחת בהם. אדוני היושב ראש, אני מציע - - - אני גם מציע. דבר לגופו של עניין ולא לגופם של אנשים. אמרת 'אף אחד לא ילמד אותנו', זה לגופם של אנשים, לא לגופי תוכן. דבר על התוכן ואף אחד לא יפריע לך. אדוני היושב ראש, אני רק מודיע דבר אחד, יש שתי דרכים שהדיון הזה יתקיים, פעם אחרונה שצעקת עליי בדיון הזה. יש רק דרך אחת שהדיון הזה יתקיים, אני מנהל אותו וזו פעם אחרונה שאתה תגיד לנו ש'אף אחד לא ילמד אותנו' ואתה המורה שלנו לחקלאות. אני חושב שכל התיקון הזה הוא נושא חדש ואני מבקש להעלות טענת נושא חדש,

אתה יכול להעלות מה שאתה רוצה, תודה רבה לך. כל התיקון הזה. כן, נעשה את זה. אנחנו נעשה רבע שעה הפסקה ונעדכן, תודה רבה לכולם, אני נועל את הדיון. (הישיבה נפסקה בשעה 11:37 ונתחדשה בשעה 11:45.) ממשיכים, חברים. לפי תקנון הכנסת ברגע שחבר כנסת טוען טענה לנושא חדש הדבר אמור להיות נידון בוועדת הכנסת. כמובן הטענה הזאת היא לא מהותית, זו הייתה טענה לעכב את עבודת הוועדה, אין פה שום נושא חדש, אבל גם כשיש טענה לנושא חדש הוועדה יכולה להמשיך את הדיון ולא להצביע. אנחנו נסכם סעיפים ובסוף נצביע עליהם בזריזות, או בסוף היום אם זה ייפתר, או ביום ראשון, או שחבר הכנסת יסיר את הנושא. בואו נגמור את הסעיף הזה ונסכים עליו. כן, היועץ המשפטי. יש לנו הסכמה שיירשם לגבי הזכאות לפיצוי שנקבעה לו מכסה עד למועד הקובע שכתוב כאן ובתנאי שהוא התחיל בייצור מכסתו עד תום שנתיים מאותו מועד. זה בא לתת תשובה למצב שלאנשים נקבעה מכסה בתנאי שהם יקימו לול והם עדיין נמצאים בשלבי הקמה, אבל הם חייבים לסיים את שלבי ההקמה תוך שנתיים, הם לא יכולים למשוך את זה מעבר לזה.

אני לא מכיר עד הסוף את הפשרה, אני מציע שנדבר על זה בינינו ובאמת נגיע להסכמות. אנחנו דיברנו. אני אמרתי לך שאני מסכים? לא אתה. אז מה? אנחנו צריכים כמה דקות להתייעצות. לא עכשיו, עוד מעט נעשה הפסקה ותטפלו בהתייעצויות. אז אולי נעבור סעיף. אני אגיד לכם איך עובדים בחקיקה שהיא מרובת סעיפים. כשיש חקיקה שהיא מרובת סעיפים אומרים סעיף מוסכם ומתקדמים, מה שלא מוסכם מסמנים, נושא לא מוסכם לטיפול. אני יכול להסביר לגלעד. אבל הוא לא רוצה את זה. לא רוצה הסברים אז לא.

אבל אני חושב שלא כדאי שזה יהיה בפורום הזה. תהיה הפסקה לסידור כמה דברים ותטפלו בנושא. רק תנו לי את הכותרת שנדע מה זה הדבר הזה. מה הכותרת שלו? המועד הקובע לזכאות לפיצוי. אז על המועד הקובע לזכאות לפיצוי יהיה דיון היום והוא יוסכם ויוצג כאן. בואו נמשיך. סיימנו את הסעיף? אז זה סעיף 66 למעשה. סעיף 66 סיימנו, למעט המרכיב של מועד קובע לפיצויים שיוסכם. אני רק אגיד, כדי שניישר קו מה השינויים ככל שהיו. כן, לפרוטוקול. אז השינוי הראשון לחידוד הוא 37א, מדובר על קביעת מכסה לפי סעיף 31 כנוסחו ערב פרסומו של התיקון, זה תיקון אחד משפטי שאנחנו מכניסים. התקנות לא יהיו באישור ועדה, כלומר הסעיף יהיה כפי שהוא. נוסף כאן גם תיקון לסעיף 53, בפסקה (5), שרואים אותה מחוקה בנוסח. זו פסקה שהייתה כלולה בנוסח הצעת החוק המקורית שנכללה בחוק התכנית הכלכלית, היא גם כן הוקראה. ותיקון נוסף בסעיף 3 שעניינו תפקידי מועצה, אז רק המילה 'הטלה' תימחק. כמו שסוכם כאן, תודה על ההבהרה. למעט ההיבט של המועד המוסכם לפיצוי שיידון היום ויוצג כאן הסעיף הזה מוסכם. נא לעבור להקראה של סעיף 67. בבקשה. הוראת שעה בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) עד יום י"ט בתמוז התשצ"ב (28 ביוני 2032)

תקופת המעבר) או עד מועד התחילה הנדחית שקבע השר לפי סעיף 68, יקראו את החוק העיקרי כך: במקום סעיף 31 יקראו: "מכסה ארצית ומכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק 31. גודל משק הלול בהיקף ארצי לייצור ביצי מאכל לשיווק בכל שנה יהיה גידול תרנגולות מטילות לייצור 2,500 מיליון ביצי מאכל לשיווק (בסעיף זה המכסה הארצית); השר רשאי להגדיל בצו את היקף המכסה הארצית, אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת. מי שנקבעה לו מכסה לפי סעיף 31 עד ליום פרסומו של חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18), התשפ"ב-2022 (להלן מגדל קיים), יהיה רשאי להמשיך ולייצר את מכסתו בתקופת המעבר, הותקנו תקנות לפי סעיף קטן (ג), יחולו הוראות התקנות על ייצור המכסה לפי סעיף קטן זה. השר רשאי לקבוע בתקנות - עקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק למגדלים קיימים ולמבקשי מכסות חדשים, ובכלל זה תוספת מכסה למגדלים קיימים, ובלבד שקביעת המכסות תיעשה על בסיס המכסה שהייתה לו בשנה הקודמת ושסך כל המכסות האישיות לא יעלה על המכסה הארצית; אמות מידה והגבלות על הקמת שותפויות בין מגדלים, ובכלל זה הגבלות על מספר השותפים בהן, מרחק גאוגרפי בין משקיהם וגודל מכסותיהם, הוראות לעניין מקום הגידול של המכסות האישיות. כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף קטן (ג), יחולו לעניין ייצור מכסות אישיות תקנות 9,

13 ו-14 לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), התשפ"ב 2021, בשינויים המחויבים, ויראו אותן כאילו הותקנו לפי הסעיף הקטן האמור."; אני רק מציע ברמה הטכנית שאת הנוסח של התקנות האלה שימשיכו לחול אנחנו נביא אותן בתוספת לחוק, מכיוון שמדובר בתקנות שלמעשה חלות כרגע רק בשנת התכנון 2022. אם אנחנו עכשיו משאירים אותן בתוקף לתקופה מאוד ארוכה ראוי, גם מבחינת הנגישות של הציבור לחקיקה, שהן יהיו כתובות והנוסח שלהן יהיה בהיר ונגיש לציבור בתוספת לחוק. טכנית רק צריך לוודא שזה באמת משתנה אם השר מתקין תקנות אחרות, כי זה כל עוד לא הותקנו תקנות.

צריך להיות ברור שזה - - - שגם את התוספת אפשר לשנות? שהיא משתנה כאשר - - - לא יצטרכו לשנות את התוספת. אם יהיו תקנות אתה לא תצטרך את התוספת. הן מחליפות את התוספת. אבל זה מה שעולה. אחלה, רק טכנית אני רוצה לוודא. בסדר, אנחנו נבדוק אם צריך לחדד. אפשר הסבר על זה? אני אקרא הכול או פסקה פסקה? עדיף, כי מדובר כאן על כמה וכמה נושאים, נראה לי שעדיף לעצור כאן ולהסביר. זה סעיף ליבה.

אז אנחנו מדברים פה על הוראת המעבר, הוראת השעה, התקופה שעד שיבוטל התכנון, עשר שנים, או 13 שנים, או עד שלוש שנים כפי שיקבע שר החקלאות. הסעיף הזה מדבר על גודל משק הלול, אנחנו קובעים אותו כרגע על 2,500 מיליון ביצי מאכל כאשר לשר החקלאות תהיה סמכות להגדיל את היקף המכסה הארצית. בסעיף קטן (ב) אנחנו אומרים שאנחנו שומרים לפחות על המצב הקיים, זאת אומרת מי שיש לו כיום מכסה, גודל המכסה והיקף המכסה שהוא מייצר הוא ימשיך לייצר אותה, זו תהיה מכסתו לכל הפחות במהלך תקופת המעבר. ובסעיף קטן (ג) אנחנו נותנים סמכות לשר לקבוע בתקנות דברים שכבר כיום קיימים לו, אבל אנחנו כותבים את זה שוב, אנחנו מחדדים,

שהוא יוכל לקבוע תקנות לאיך מחלקים את המכסות האישיות, גם למגדלים חדשים וגם למגדלים קיימים. כמובן פה אנחנו גם מחדדים שלמגדלים קיימים נשארת המכסה שיש להם. זה תיקון שאנחנו ביקשנו לחדד ולהבהיר בנוסח שהוגש במקור כדי באמת לוודא שאותם מגדלים קיימים אכן רשאים להמשיך ולייצר את המכסה. כמובן שהמכסות האישיות שלאחר מכן, ככל שיהיו תקנות כאלה, המכסות האישיות האלה יהיו כפופות להיקף המכסה הארצית. לגבי סעיף (ד) אנחנו סבורים שצריך להוסיף סעיפים נוספים. אבל שנייה, נגיד ל-(ד), אנחנו ב-(2) ו-(3). הקראתי, רק אני מסביר את פסקאות (2) ו-(3) ואז מגיעים ל-(ד) ואז תוסיף. פסקאות (2) ו-(3) זה גם סמכות לשר החקלאות לקבוע הגבלות ואמות מידה לשותפויות בין מגדלים, לכמה המספר, מרחק גיאוגרפי בין בעלי המכסות והיכן יגודלו המכסות האישיות. עכשיו אנחנו ב-(ד), תגידי מה נשאר ומה אתם רוצים להוסיף. רק איזה אמירה כללית, זה נאמר אמנם בפתיח של הדיון, אבל בעצם מה שעושה הסעיף הזה, זה מייתר את הצורך, כמו שעד היום הגענו לוועדה שנה אחרי שנה, כרגע אנחנו קובעים הוראה קבועה ורק לצורך התקנת תקנות או אם יש תוספת אז אנחנו נשנה את ההקצאה של המכסות, ולכן מה שרצינו לעשות פה, ובגלל זה דיברנו על הוראת המעבר לגבי קביעת התקנות, אנחנו נכניס לתוספת את ההוראות. לבקשת הוועדה אסף ואני עשינו סקירה של התקנות ואמרנו לכם איזה תקנות נראות לנו שנכון שיישארו. נכון, זה מה שכללנו בנוסח.

המשכנו לחשוב על זה ולכן אנחנו מבקשים להוסיף עוד כמה דברים, אסף יסביר את זה. אני חושב שאת סעיף ההגדרות צריך גם להשאיר,

ואני מבקש גם להשאיר את סעיף 7(א) עד (ד) ו-(יא) ותקנה 8 ואלה התקנות בשנת 2022 שמאפשרות את התוספות שמעודדות את המעבר ללולים והמגדלים שנמצאים בתהליך יסתמכו על התוספות האלה, כמובן שהתוספות האלה זה תוספות דור ב'. אני לא נכנס לוויכוח הזה, אבל עד התקנת תקנות הקבע אנחנו צריכים את התקנות האלה כדי לא לפגוע במגדלים שהם בתהליך, וגם אם לא נקבע תקנות עד 2023 שנוכל לאפשר לתת את התוספות האלה. אז אני מדבר על 7(א) עד (ד), (יא) ותקנה 8. זה התוספת, ה-25,000 למי שמוותר על שטח,

זה ה-100,000 ביצה וסעיף 8 זה כפל הגידול. זה שלושת הסעיפים שאני חושב שנכון שיישארו עד שנתקין את הוראות הקבע גם אם נחרוג מ-2023 להתקנה. גם התוספת השנייה לתקנות? כי תקנה 11 גם כלולה כאן ברשימה,

לא, המפתחות נשארים. זה מה שאני שואל. אנחנו מבקשים מהוועדה, אחר כך אנחנו נחדד את הניסוחים המדויקים כך שהם יתאימו למצב המשפטי החדש, אבל בגדול אלו ההוראות שאנחנו מבקשים. תוכלו רק להגיד את הנושאים של התקנות כדי שכולם יהיו בתמונה?

תקנה 7, מה שאנחנו מבקשים להשאיר זה התוספות למי שמוותר על קרקע לטובת המתחמים. זה סעיף 7(א) עד (ד). סעיף 7(יא) זה התוספת 100,000 למי שעובר ללול מוסדר, תקנה 8 זה כפל גידול. כדי לסנכרן בין התקופות שעוברים ללול חדש זה גם נדרש בתקנות ואם נעבור את 2023 אני מבקש שלא נעצור וניתקע באכלוס כי לא יהיה לנו סעיף מסמיך. ותוכלו לעבור גם על שאר התקנות? כמובן. אפשר לומר משהו בעניין של הסעיף הזה?

הסעיף שעכשיו דנו. בבקשה. דנים פה בתנאים ומעברים ללולים, ופה נכנסת הסוגיה שהתנאים להעברה ללולים חדשים על פי הכללים החדשים של השירותים הווטרינריים הם בלתי ישימים למשקים המשפחתיים בשל העלות הכספית שהיא בסך של כל לול כזה ארבעה מיליון שקל. גם אם יש שותפים אז צריך להשיג 600,000, 700,000. כל המגדלים הם בני 60 פלוס, אין להם מאיפה לגייס את הכסף. מדובר פה בגזרה שהציבור של המשק המשפחתי לא יעמוד בה. זה מחזיר אותנו למה שאמרתי קודם, שזה פשוט מפריש אותם מפרנסתם. לכן אני חושבת שאם יש תקופות מעבר אז צריך לתת גם למשקים המשפחתיים תקופות מעבר, לאפשר את האכלוס של הלולים. יש היום הרבה מאוד משקים שלא מאכלסים להם על אף שישנם לולים אחרים שהם במסגרת כל ההסדרים האלה ולהם כן מאפשרים אכלוס. לכן שרירות הלב של חוסר אכלוס לולים מותיר היום משפחות, ולא מעט, עשרות משפחות - - - מאות. כאשר אין להם עם מה ללכת למכולת. מישהו פה חייב להסיר את המכשול הזה. אם אנחנו מדברים על תקופות מעבר כל כך ארוכות אז כן לאפשר להם להמשיך להתפרנס. אני מדברת איתכם על משפחות מבוגרים ואם והיה כאשר יבוא הבן הממשיך, ואפשר להכניס אותו, ואנחנו מדברים על 13 שנה מעבר, להגיד לו: אדוני, או שאתה עובר ללול חדש או שאתה לא תהיה מגדל. כרגע לבוא ולחתוך ולגדוע פרנסה של כל כך הרבה משפחות, כי הם לא יכולים להשיג 600,000 שקל זו פשוט גזרה שמן הראוי שתתבטל. תודה, לאה. המנכ"לית תתייחס. הנושא של איגרת השירותים הווטרינריים שכנראה בזה עסקינן, אז אני אתייחס בשני היבטים,

האיגרת ניתנה לפני כמה שנים, אנחנו לא נגענו באיגרת, לא המצאנו את האיגרת, האיגרת עומדת בתוקפה מאז מרץ האחרון. יחד עם זאת ההסכם הזה הוא לבקשת מוטי ושמעון ועמית, ישנו סעיף שלא קשור לחקיקה היום, שבמסגרתו יש איזה סוג של ועדה שיכולה לדון באירועים חריגים, הוועדה הזאת הוקמה בהסכם, יושב בה הווטרינר, מה שהוא יקבע מקצועית, ולכן זה נושא הסכמי ולא נושא לחקיקה. כמובן שברגע שתהיה הפסקה אני אסביר לכם קצת יותר לגבי ההסכם, אבל אני חושבת שאפשר להמשיך כי היום הוועדה לא תוכל לדון בעניינים שלא קשורים לחקיקה, לשני הנושאים המרכזיים שאנחנו דנים היום, אבל נעניתי לבקשה שלהם, הוקמה ועדה כזאת, היא צריכה לדון מאוד מהר ויצטרכו לדון בסוגיות האלה. וגם אני אשב להסביר את זה, בסדר? אדוני, הבהרה נוספת. דובר על התאמה של התקנות למצב המשפטי החדש, המצב הזה כולל בעצם גם את האיסור על בניית לולי כלובים חדשים, נראה לי שזה צריך להיות ברור, יש איסור על בניית לולי כלובים חדשים,

זה מוסכם. זה גם לא רלוונטי לחקיקה הזאת. לא, חלק מתקנות 7, למשל 7(יא), 9(ג) אלה תקנות שכשאני מדבר על כללי המכסות של 21'-22', בעצם יש שם הסדרים שמאפשרים גידול בלולי כלובים לכן צריך גם את התיקון הזה. זה לא בנייה, זה גידול בלולים שאושרו. זה ממש לא נכון. זה ללולים הקיימים באישור המנכ"לית לאפשר את האכלוס. קודם כל הסעיף הראשי של - - - זה 9(ג),

זה לא 9(ג), דיברתם על 7, על התוספות. חבר'ה, ההבהרה של המנכ"לית מספקת לעת עתה, בואו נמשיך. אפשר להמשיך להקריא. היועץ המשפטי של המשרד, אתה צריך להקריא ולדחוף, כי אנחנו לא נגיע. אתם חייבים לדחוף את הדברים. אבל יש לי הערות לגבי הסעיפים. יש לנו התייחסות עוד לסעיף הזה גם. אבל למה אתם לא נתתם את זה מראש? נתנו, אתמול. ומה סיכמתם אתמול? כל דקה שעוברת פה על דברים כאלה זה בזבוז. אני אומר לך, אנחנו בסד זמנים כמעט בלתי אפשרי לגמור את החוק הזה. חבל שאתם עושים את זה, חבל שאתם לא תפרתם דברים עד הסוף בכל פרט. אני אומר לכם, אני פה בוקר עד לילה יום חמישי, אני קובע ליום ראשון דיונים. לא, יום שני אמרת. ביום ראשון יש לי דיונים אחרים, אתם לא היחידים בכנסת. אם לא נגיע לחקיקה זו בעיה שלכם, תדעו את זה. כל ההערות היפות והטובות ודקדוקי העניות לא יביאו לכם הסכם. אם אתם רוצים לנצח בקרבות ובדקדוקי עניות ולא לנצח במלחמה ולהביא סוף לדבר הזה תמשיכו להעיר הערות. יש איזה שלב בדיון שאני משחרר, שאני אומר דברו חופשי, שעות, תקשקשו את עצמכם לדעת ולא תקבלו חוק. עוד מעט אני הולך לעשות את זה, תקשקשו את עצמכם לדעת חופשי חופשי בוועדה, חוק לא יהיה לכם בוועדה. אם אתם לא נחושים, לא זריזים, לא מהירים, לא פשוטים ולא יודעים לשחרר תקשקשו את עצמכם לדעת. עכשיו מי רוצה להיות הנואם? כבוד היושב ראש, אני רק רוצה לציין שאנחנו קיבלנו את הצעת החוק המעודכנת אתמול בצהריים, קיבלנו את המקור - - - אז אתמול היית צריך לחייג אליהם. אבל הערנו להם הערות. לא 'הערנו', היית צריך להסכים איתם. 'הערנו' זה לא תפקידך, אתה מביא הסכם פה, לא מעיר הערות, אתה היית צריך לגמור הסכמות. החוכמה לא להעיר הערות, להביא לפה נוסח מוסכם. או שגם אם הנוסח לא מוסכם אתה אומר: דיברנו איתם לפני הישיבה וסגרנו את התיקון הזה והזה. להביא את זה אלינו ולתקוע אותנו על הערה שולית באיזה סעיף שולי, הלכה שעה מהוועדה. אדוני, עד הרגע הזה לא היו הערות, לפחות לטעמי,

את כל ההערות שלנו העברנו למשרד החקלאות אתמול בצהריים, הם הועברו לוועדה ומעבר לזה לא יכולנו לעשות עוד שום דבר ולא יכולנו ל - - - יכולת להגיע להסכמות, יכולת לדבר ב-12 בלילה ולהגיע להסכמות ולא להביא לי את זה לפה. מה שלא סיכמתם ואנחנו דנים בו עכשיו זה הפסד שלכם, לא שלי. אני רוצה להביא לכם חוק. תן לנו הפסקה קצרה. אני עוד מעט אתן לכם, אבל בינתיים אני מרגיש שהעסק לא מתקדם ואם אתם רוצים ככה על כל דבר, עורך הדין של הארגון הזה ולעורך הדין הזה יש לו שתי הערות. עוד מעט אני אתן לכם חופשי לעשות הערות, אני אצפה בכם, אני לא אדחף את הדיון הזה, זה המצב שאנחנו נקלעים אליו. עכשיו כל אחד יעשה את החשבון שלו. עכשיו, קדימה, לחזור על הדברים. בסעיף 32 לחוק, בסעיף קטן (א), במקום "בכפוף להוראות סעיף 31(2)" יקראו "בכפוף להוראות לפי סעיף 31(ג)"; זה תיקון טכני, בגלל שינוי מיקום התקנות של השר. אבל לא התייחסנו לסעיף 31. מי רוצה להתייחס לסעיף 31? בבקשה, תתייחס ל-31 כמה זמן שאתה רוצה, בלי הגבלת זמן. חופשי. אתה יכול להאריך. אני אשתדל לא להאריך בכל זאת. הערה ראשונה שלנו,

מתייחסת לזה שיש סמכות כאן להגדיל את המכסה הארצית. אנחנו חושבים שאין שום סיבה לתת חופש מוחלט להגדלת המכסה הארצית, אנחנו חושבים שהמכסה הארצית היא קבועה, אפשר להתאים אותה לגידול באוכלוסייה ובזה נגמר העניין. אין שום צורך שתהיה סמכות להגדיל את המכסה הארצית כאשר אנחנו קובעים היום מכסה, אנחנו קובעים מכסות. זה נשאר המצב הקיים. מה שונה מהמצב הקיים בחוק?

זה לא נשאר, אתם יכולים להגדיל, אתה יכול להגדיל את זה חופשי. מה ההבדל בין המצב הקיים למה שרשום פה? אבל אנחנו לא רוצים להגיע למה שהיה בתקנות 22' שקבעו מכסה של - - - אתה רשמת פה 2,500 כאילו זה מספר סגור, 2,500. עד 2,500. שאני אבין, אתה מדבר על ה-2,500 או אתה מדבר על גידול עתידי? על ה-2.5, על שני מיליארד. 2,500 מיליון.

אנחנו יודעים שזאת המכסה היום. כשהאוכלוסייה תגדל תאכל עוד ביצים תגדילו את זה לפי הגידול באוכלוסייה,

אני לא מבין, היום יש לשר סמכות להגדיל לפי המדיניות שלו, אתה רוצה שהמצב הזה ישתנה? לא, גם היום - - - אין הבדל בין זה לבין המצב הקיים.

היום הוא יכול להגדיל לפי היצע וביקוש בדיוק כפי שכתוב היום בסעיף 31. אתה מבטל את סעיף 31 ואתה אומר שאפשר להגדיל כמה שרוצים.

זה לא נכון, לא כתוב. כתוב שהשר רשאי לקבוע בכללים את גודל משק הלול בהיקף ארצי להטלה. לא כתוב מה שאתה אומר. אז אנחנו משאירים את הסמכות

לא נוגעים בה. אם אתה היום מקבע את המכסה ומקבע את המכסות לעשר שנים, אולי אתה יכול להסביר לי מדוע יהיה צורך פתאום להגדיל את המכסה נניח ב-20%? תסביר לי, אני מוכן לשמוע, מתי זה יקרה? היום השר יכול להגדיל את המכסה לפי השיקולים שלו וגם בהצעה הזו השר יכול להגדיל את המכסה לפי השיקולים שלו. לא. תעדכנו אותי כשאתם סיימתם את הדיאלוג. גלעד, הוא צריך להביא את זה לוועדת הכלכלה. התוספת עד היום הייתה מותנית בוועדת כלכלה ואם זה עבר עבר, אין צורך לפתוח צ'ק פתוח. זה צ'ק פתוח לעשר שנים. אדוני היושב ראש, אני חושב שכדאי שנצא לחצי שעה עם האוצר, נבוא אליך עם דברים מוסכמים. זה יהיה יותר נכון לנהל את הדיאלוג הזה יחד איתם. אני הולך ככה. אחת, רוורס, ברוורס כרגע מה שיש לנו פתוח זה המועד הקובע לזכאות לפיצויים. יש עוד דבר פתוח אחורה? כן, גברתי. ברשותכם, אני רוצה להוסיף. אנחנו הקראנו את סעיף קטן (ד) - - - רגע, אני שאלתי שאלה. כן, אני רק רוצה להוסיף לפרוטוקול. אני שואל שאלה ואת כאילו לא איתי, תהיי איתי. האם בכל מה שהקראנו עד עכשיו, למעט המועד הקובע שעוד לא סוכם, יש עוד דבר שלא סוכם, בכל ההקראה עד עכשיו? כן, יש דבר חדש שלא הוקרא ואני מבקשת להוסיף. והוא? לגבי התוספת, מה שהיועץ המשפטי לוועדה ביקש, שההוראות יהיו בתוספת, אני מבקשת להוסיף הסמכה לשר החקלאות לשנות בצו את התוספת. באישור ועדה. באישור הוועדה. וזה מוסכם? מוסכם על הצדדים? אם זה מוסכם התקדמתם,

לכו עוד תוסיפו לכם עוד עניינים להתווכח עליהם.

רגע, לא, תיקחו גם את הנושא הזה להפסקה. אני רואה שני נושאים לא מוסכמים, מועד קובע ואותה הסמכות של השר וועדה וכו' שהזכרת עכשיו. אני חושב שהיו לכם עוד הערות למה שהוקרא עכשיו, תנסו ב-45 הדקות הללו לסגור את שלושת הנושאים שכבר עלו ותלכו קדימה עוד קצת בחוק לראות איפה יהיו תקריאו אחד לשני את החוק ותראו איפה יהיו תקלות וב-45 דקות נסו לנקות שולחן. איפה שאתם תתקשו אנחנו בוועדה ננסה לגשר, אבל איפה שאתם יכולים לחסוך זמן בוועדה על הערות תעשו את זה ביניכם עד שנחזור מההפסקה. אבל שמחה רוטמן בא והוא כועס עליי ואני רוצה שהוא ידבר לפני ההפסקה. אמרנו שאם כבר נושא חדש, אז מה אכפת לנו הפסקות? אבל, שמחה, אני רוצה קודם כל, אם טון הדברים שלי היה תוקף ונפגעת אז אני מתנצל, אני נגד עניינים בין אישיים, אז קבל סליחתי ותגיד את הדברים אשר על ליבך, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני אומר ואני רק רוצה לומר, כשאמרתי 'אף אחד' לא התכוונת אליך. אמרתי אף אחד, אף אחד, כל העולם. לא צריך לקחת את זה באופן אישי ואם כך זה הובן כמובן שלא לזה התכוונתי. אני חושב שמשטר המכסות, כל מי שיודע, הצעת החוק שהגשתי בנושא, משטר המכסות כולו פוגע בחקלאות, הוא פוגע בחקלאים. אני הגעתי לפה היום לא בגלל פנייה של לא שזה רע כמובן, הלוואי שהייתי בא רק בגלל פנייה של פורום קהלת, אבל לא, באתי לפה בגלל פניות שקיבלתי מחקלאים, מאנשים שהמצב הקיים פוגע בהם. אנשים שעוסקים כיום בגידול ביצים ואנשים שרוצים לעסוק בקרוב בגידול ביצים והמציאות הקיימת פוגעת בחקלאות, היא משרתת קבוצה של אנשים שנכון להיום הם בעלי מכסות. אני בהחלט מוכן לומר שהאנשים שהסתמכו על המצב הקיים, אפשר לחשוב איך עוזרים להם להסתגל למצב אחר, אני בהחלט חושב וצריך, ואמרנו את זה מעל כל במה, החקלאות ושמירת השטח בוודאי באזורי גבול היא חשובה וצריך למצוא את הדרך לסבסד את המצרך שאותו אנחנו כמדינה צריכים. החקלאים מספקים לנו מצרך מאוד מאוד חשוב, הם שומרים לנו על הגבולות, הם שומרים לנו על הקרקעות, על השטח הפתוח, על עתודות הקרקע, על הכול, אבל הם יעשו את זה באותה מידה אם הם יגדלו שם ביצים, חלב, לפת, זיתים. השמירה על הקרקע לא תלויה בשאלה מה מגדלים בה. אני לא חושב לרגע שאדם שמגדל תפוחים במטע בצפון, שאצלו אין מכסות, או שיש מכסות מסוג אחר, שומר על הקרקע פחות ממי שמגדל לול. הם שומרים על קרקע והם צריכים לקבל לפי דונם, כי הם שומרים לפי דונם וזה חשוב והם צריכים לקבל את התמיכה הישירה לפי דונם ולפי אזור ולפי חשיבות, ואם זה אזור הסמוך לגבול וליד הגדר וצריך לעזור, שהערך הנוסף ואני אפילו עוד לא התחלתי לדבר, וצריך לדבר, על הערך של ההתיישבות כערך בפני עצמו שגם הוא חשוב ולכן צריך לתמוך בהרבה מאוד הקשרים אחרים. בהתיישבות אני עצמי, תאמינו או לא, גר באגודה שיתופית חקלאית, אמנם רוב האנשים אינם חקלאים, דווקא אני ספציפית, גם גידלתי עזים בעבר, גם גידלתי פטל בשטח שלי, אני דווקא מכיר את החקלאות, לא ביצים. רוב השכנים שלי מגדלים ביצים, אבל לצריכה עצמית, אל תלשינו עליהם למועצת הלול. עד עשר מטילות מותר. תודה. לכן אני לא צריך, באמת אני לא חושב שהשיח צריך להיות במקום של התיישבות אל מול שוק חופשי, חקלאות אל מול שוק חופשי, ציונות,

אלא השאלה היא מה הכי טוב לחקלאות וכשבא אליי מגדל ואומר שהוא מוכן לגדל מחר בבוקר עוד הרבה ביצים ויש לי לול מוכן והוא עומד ואני לא מקבל מכסה, לא יודע כמה זמן, בגלל שמפחדים שאני אתחרה, ואני לא חבר של האנשים הנכונים ואני לא חבר של האיש הזה והזה ואין לי את הקשרים ואני תקוע בלי מכסה וכל ההשקעה שלי בינתיים הולכת לטמיון, הלב שלי יוצא אליו. הוא חקלאי בדיוק כמו החקלאים שמיוצגים במועצת הלול. לכן ההצעה לביטול המועצת הכללית שלי, שאני מבין כרגע שההסכם הזה קובר אותה, היא בעיניי בכייה לדורות. אני מבין את התועלת שיש בהסכם הזה, שקובעים תאריך יעד שזה כן יקרה מתי שהוא, אבל אני מבין את הנזק, שמנציחים את זה ועד עוד עשר שנים או 13 שנים, או שהפריץ ימות או שהכלב ימות או שהתרנגולת תמות או שכולנו נמות,

לכן ההסכם כולו בעיניי הוא טעות. אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה פה. בתוך ההסכם עצמו יש נושא אחד שאני מתקשה מאוד לוותר עליו. יש הרבה נושאים שהם מאוד בעייתיים, חלקם גם שמעתי שהם עלו לפני שבאתי, אני חושב שזה שהפיצוי והשריון לתקופת זמן, הכול מופיע בחקיקה, אבל הצד השני של ההסכם, שזה הורדת המכס, זה לא מופיע בחקיקה, בעיניי זו בעיה.

יכול להיות יש עם זה בעיה של אסתטיקה חקיקתית ובאוצר לא רוצים שיכבלו את שיקול הדעת של שר האוצר בלהוריד מכסים, אני מבין את הבעיה מצד אחד, מצד שני מחר יבוא שר אוצר אחר שנכון שלפי ההסכם הוא יכול להוריד את זה וזה יהיה בסדר והוא לא יהיה בהפרת הסכם, אבל הוא יתחיל לקבל הרבה טלפונים מחברי מרכז כאלה או אחרים והוא לא יוריד את המכס,

שילמנו, העלינו את מחיר הביצים ולא הורדנו את המכס. ולזה אני לא מוצא מענה בחקיקה הזאת.

קודם כל לשר יש סמכויות היום. סמכויות סמכויות, אבל אנחנו פה - - - הבעיה היא שמכסים זה דבר שהוא דינמי לכלכלה, יש תקופות, יש היצף, יש מחסור. למה נתנו לשר להשפיע על מכסים? בגלל שזו תגובה בזמן אמת. אם אתה תיתן את זה לחוק אתה בכלל לא מגיב לשווקים. אני מבין, אבל בהסכם כן התייחסנו לזה. בהסכם התייחסנו לזה, יש לזה איזה שהיא תמורה, התמורה היא שאנחנו נכון לעכשיו מאשרים העלאה של מחיר הביצה, זאת אומרת אנחנו מייקרים את הביצים לאזרחי ישראל. צריך לדעת מה שעושים פה היום, אנחנו מייקרים את הביצים לאזרחי ישראל.

ההפרש בין המחיר לחקלאי לבין מה שאתה קונה ברשת הוא 20 שקל בפטור מלא ממכס ביבוא.

זה לא בגלל ההסכם, זה בגלל עליית מחירי התשומות. הכול בסדר, רק שבסופו של דבר - - - זה לא בסדר, באירופה מחיר הביצים היום יותר גבוה מאשר בארץ. חברים, רגע. שמחה, אמרת את דברך בנועם, אני רוצה להשיב לך. אני רק אסיים. אני אומר שעליית מחירי התשומות היא מאוד מאוד ברורה ואיך שהוא מדינת ישראל היא במקום החמישי בעולם במחירי הביצים. לא נכון, היום לא. למה עכשיו? אלקבץ, מה זה עוזר? מה זה עוזר בשלב שאנחנו נמצאים בו לטעון טענות? הדברים נשמעו, היו פה דיונים, מספיק, זהו. זה דבר אחד שמפריע לי. ודבר שני שמפריע לי, ועל זה אני ממש אני עוד לא יודע מה נעשה עם זה, אבל בעיניי הסיטואציה של חלוקת המכסות, העובדה שחלוקת המכסות היא בידיים של בעלי המכסות הקיימות, בעיניי זה לא תקין. אפשר לתת למשרד החקלאות, שזה ייקבע על ידי ועדה של משרד החקלאות, שיהיו בה נציגים, שיהיו משקיפים, שישמיעו את דעתם, שישמיעו את עמדתם. אני לא מצליח להבין,

צורך בתכנון, מסכים, מקובל,

צורך במכסות, מסכים,

במסגרת ההסכם, בעולם שאני רואה אין צורך, אבל במסגרת ההסכם וה-give and take, אני מבין, העובדה שעל המכסות בסופו של דבר עומדים אנשים שהם נכון להיום הנהנים מזה שלא ייתנו מכסות, שיקשו על מכסות, שיחלקו למישהו שכן יכול להתחרות בהם ולא יכול להתחרות בהם והם על השיבר, בעיניי היא בלתי נסבלת ואני רוצה שזה יהיה בידיים של משרד החקלאות. על זה באתי, בין היתר, לדבר. אני אגיד לך כמה התייחסויות.

אחת, לגבי כניסה של מכסות חדשות. בישראל יש גידול טבעי, יהיה גידול טבעי, יש נכונות להכניס מאות מכסות חדשות לענף והרבה ייהנו מזה ובהכנסת מכסות יש תעדוף ואני כן בעד העיקרון, שאני לא חושב שאתה חולק עליו, שאנחנו רוצים את המגדלים על קו הגבול, על עוטף עזה, על לבנון. שם האדמות ושם אנחנו רוצים יציבות של תושבים. בעבר באמת תועדף הענף הזה לשבת בגבולות. אבל התווספו מכסות. מי הסמכות לחלק מכסות? הם ישבו ודנו ביניהם, הביאו הסכמות, אני מקבל את ההסכמות. לגבי התכנון בענף, מוסי רז וכסיף הביאו חוק שמפסיק את הפרסום של סיגריות בעיתונות רק ב-2029. שני אנשים לא קומוניסטים ולא סוציאליסטים הלכו לפשרה עם שני עיתונים פחות או יותר שעוד מפרסמים סיגריות בהחרגה בעיתונות והבינו שהם לא מנצחים בקרב, אבל הם מנצחים במלחמה וב-2029 יופסק הפרסום בעיתונות לסיגריות. היה להם אורך הרוח לראות את ההישג הזה. גם פה, בין אלה שרוצים ביטול תכנון מיידי לבין אלה שאומרים לעולם לא ביטול תכנון זאת הפשרה שהושגה ופשרה עושה קניין ואנחנו אוספים את ההסכמות האלה. כל נושא שנביא במחלוקת עכשיו ימנע את היציבות מהענף הזה ואכן הכנסת מתפזרת כנראה, עוד מעט נדע, ולכן כל סדר בדבר הזה יקל עלינו. לכן על אף שדברך נשמע, אני מבקש ממך להסיר את הטענה לנושא חדש כדי שנוכל לחוקק ולסיים את החוק הזה. נשארתי, הפסדתי איזה ריאיון ברדיו כדי לכבד אותך ולשמוע אותך עד הסוף, מקלב יהיה פה וידון בלעדיי ברבע השעה הקרובה ואני תיכף חוזר. אמרנו הפסקה. עוד מעט, אין הפסקה. (היו"ר אורי מקלב) חבר הכנסת מקלב, אני רוצה להתייחס רק להערה שלו לגבי חלוקת מכסות. ממש בקצרה, כן, וגם על זה שאמרת שהמחיר הוא - - - מי שקובע את חלוקת המכסות ואת גודל המכסות שיחולקו ואת הקריטריונים, מי שקובע זה משרד החקלאות. בגלל זה לא קיבלתי למשל אף מכסה, על מי אתה עובד? אני מבקש ממך - - - למה הסגנון הזה? רבותיי, רגע רגע. היושב ראש יצא, אתם מרגישים שהותר החבל?

מי שקובע את הכללים זה משרד החקלאות, ועדת המכסות היא מיישמת הלכה למעשה בתוך דקדוק ועמידה בהתייעצות מול יועץ משפטי שמפקח על היישום של חלוקת המכסות על פי התקנות. אז מה אכפת לכם מי האיוש הפרסונלי? אז מה אכפת לך שתהיה ועדה שמפקחת? אתה רוצה שאותו גוף יקבע את זה וגם יפקח על זה? טוב, רבותיי, העמדה ברורה. בוועדת המכסות חברים נציגי משרד החקלאות. אנחנו מוכנים להוסיף עוד אחד, אין לנו בעיה. מה, שיהיה שתיים שתיים? לא, אנחנו היום חמש-שתיים, שיהיה ארבע-שלוש. זאת אומרת אתה אומר, יש פה משמעות לוועדה ולכן אני רוצה שיהיה שם רוב ולכן חשוב שהוא יהיה אצלי.

כי הוועדה גם מפקחת, אבל היא לא יכולה לא לעשות מה שהתקנות אומרות. גם הוועדה במשרד החקלאות.

אני אגיד לך משהו אחר, אם יהיה גורם במשרד החקלאות שיפעל בניגוד לקביעות ויחלק את המכסות לא כמו שאתם רוצים במועצת הלול, אתם גוף מספיק חזק ואני סומך עליכם, הראיתם את כוחכם באמת ברמה גבוהה בזמן האחרון, אתם תדעו להגן על עצמכם מפני משרד החקלאות אם הוא יעשה משהו בניגוד לכללים ובמקרה הכי גרוע, לא שאני חושב שזה רעיון טוב, תוכלו לפנות לבג"צ. אם המגדל הקטן שמקבל מכם תשובה שלילית ונתקע עם הראש בקיר ובוכה לי בטלפון ואומר לי: שמחה, תעזוב את כל מה שאתה עושה וסע עכשיו לוועדה כי דנים והולכים לגדוע את מקור פרנסתי לעשור הקרוב - - - מי זה? מה אכפת לך? לא משנה, נו. אבל אמרו את זה כאן, היה כאן מישהו שאמר מכובדי אמר את זה, הוא אמר שאתם לא מייצגים אותו.

הוא לא יוכל ללכת לבג"צ כי אין לו כסף ואין לו ידע ואין לו יכולת ואין לו לובי פוליטי. אז לכן אני אומר, אם אני רוצה מישהו שיוודא ויפקח שחלוקת המכסות נעשית על בסיס השיקולים והקריטריונים שכן, הוסכמו כבר איתכם, אתם קבעתם אותם ותעדוף לצפון וכל מה שאמר מיכאל - - - לא, שר החקלאות קובע. שר החקלאות קובע, כמו שגם את המכס שר החקלאות קובע ואת מחיר הביצה שר האוצר קובע. הכול כולם קובעים, אבל בסוף במשא ומתן בחדר סגור עם אישור ועדת הכלכלה אתם יודעים לעבוד,

באמת מחמיא לכם, בלי ציניות בכלל, אני רוצה ש אפשרות אחרת, אני לא יודע מה המנגנון שקיים בחוק כרגע, איך הוא בדיוק עובד כי כל הזמן זה גם משתנה, אבל שתהיה ועדת ערר פשוטה במשרד החקלאות ששם יושב רק משרד החקלאות. יש ועדת ערר. לא, ששם יושב רק משרד החקלאות והוא הקובע העליון. אני חושש מסיטואציה שבן אדם פונה אליכם למכסה, עומד עם הראש בקיר ובסופו של דבר עומד מול שוקת שבורה כי הוא מגדל קטן ואין לו את היכולת לנהל את המאבק מולכם.

אם לא יישמעו נציגים שלכם או למשקיפים שלכם, לא יודע באיזה צורה זה יהיה, בוועדה של המכסות, אתם מספיק בעלי יכולת שאני לא צריך לדאוג לכם שתעמדו מול שוקת שבורה. אבל באמת המדיניות נגד הלולים הקטנים, זה לא של הלולים הגדולים או הטייקונים, כמו שהוא קרא לזה, זו עמדת האוצר. האוצר לאורך תקופה ארוכה עומד על לתת למגדלים גדולים ולצמצם את המגדלים, זו המדיניות של האוצר,

סליחה, אדוני, אם אפשר

רק בעניין של הסעיף, אדוני, להתייחס לסעיף. לאה, בבקשה. ממש בקצרה. ממש בקצרה, בשתי נקודות. לגבי המדיניות של העדפה של לולים גדולים על פני קטנים. אני חושבת שזה חוטא למטרה של חוק הגליל וההתיישבות בגבול הצפון.

אני חוזרת על זה, ישנם הרבה מאוד משפחות שנמצאות תחת סכנה, חלקם כבר בגדיעת פרנסתם, וחלקם אוטוטו בגדיעה. זאת אומרת כל חידוש להקה עכשיו שיגיע הוא בבחינת סגירת הלול והפרנסה של החקלאים. זה לגבי הלולים הגדולים. אדוני, לגבי מה שאמרת על יוקר המחיה. אני חייבת להבהיר, חקלאי מקבל 12.5 שקל על תבנית ביצים של 30 ביצים, כולל הוצאות. לאחר ההוצאות הוא נשאר עם 2.5 שקל כשבסופו של חודש יש לו בין 6,000, 7,000, 8,000 שקל למחייתו, שזה כולל את כל מה שאתם יודעים, אנחנו כולנו בתוך עמנו חיים. זה רק מסביר כמה התכנון הרס את השוק. סליחה,

כאשר אתה מגיע לסופר ואתה קונה ביצים שמיובאות בפטור מלא ממכסה מטורקיה, מאנגליה, מאיטליה, אתה מגיע לרשת המחיר הוא אותו מחיר של הביצה שמיוצרת בישראל כאשר הפער הוא 30 ו-40 שקל בין מה שהחקלאי מקבל לבין מה שנמכר ברשתות. אם באמת אתם רוצים לטפל ביוקר המחיה - - - איפה פער של 40-30 שקל? אני קונה תבנית של 30 שקל, אני לא משלם את הפער של 40 שקל פלוס מה שדיברת עליו. כמה אתה משלם? אני יכולה להראות לך, יש לי פה.

כשזה עולה 23 שקלים תבנית, אז איך פער של 30 שקל? איך יכול להיות שעל תבנית של 30 שקלים את - - - סתם, במספרים זה לא מתכתב.

תיכף אני אראה לך,

ואני גם אצלם ואשלח לך את זה. אני בדקתי את זה, אני לא סתם מדברת, כי אני לא קונה ביצים. גב' יוגב, אני לא חושב שזה עכשיו הנושא. את אומרת שיש פערים גדולים מאוד, אנחנו מכירים את הדבר הזה,

וזה לא באשמת החקלאי. בין החקלאי לבין מה שמתקבל ברשתות, בפירות, בירקות. כשאנחנו מייבאים לצורך העניין בערב פסח ביצים או בערב ראש השנה, בעזרת ה' שנוכל, זה גם תלוי בגורמים שיושבים כאן, אז אנחנו דואגים שהביצים האלה לא יגיעו למדינה כשהן בחוסר, הן לא נמצאות במשק ולא מיוצרות כאן, החסר הזה מגיע לצרכן בישראל במחיר המינימלי שאפשר.

איך זה יכול להיות שהביצים שבלי מכס שלכאורה עולות פחות בסופו של דבר בסוף זה נמכר אותו דבר כמו הביצים שהיא מייצרת.

ברגע שמדינת ישראל החליטה על פיקוח על מחירים יש פיקוח על מחירים ואין לנו אינטרס - - - אבל אם את מורידה את המכס אז למה שלא יעלה בסופו של דבר באותה תקופה יותר זול? אז אני אחדד. כשמישהו מביא ביצים מחו"ל הוא נוסע לחו"ל, הוא צריך לעמוד בדרישות וטרינריות, בודקים את הלולים האלה, הוא מסיע אותן באונייה.

זה עלות ייצור פלוס עלות העמסה, שינוע, הובלה, קירור. אבל אנחנו רואים, גם כשיש הורדת מכסים על שמן וגם כשיש על דבש אנחנו לא רואים את הורדת המחירים בסופו של דבר. אני יכולה לתת לך דוגמאות.

היה בשמן זית. דווקא בשמן זית, כשהביאו לכאן בקבוקים, כששוב המכסה הייתה לא ענקית, אבל בקבוקים שהגיעו לכאן בין שמונה שקלים ל-11 שקלים, כשאנחנו כולנו קונים שמן זית כל שבוע ויודעים כמה זה עולה, כשאנחנו משיגים פה שמן זית בארץ במחיר של 20 שקל זה מבצע הכי גדול שאנחנו מכירים, זה הוזלת מחירים שמגיעה ישר לצרכן ולכיסו של הצרכן. אבל זה לא הדיון, אדוני. כן, זה לא הדיון. יש פערים, על הפערים שיש אנחנו מקיימים דיונים, יש חקיקה.

אני כן רוצה להתעסק בנושא של חלוקת המכסות כי בסופו של דבר משרד החקלאות, לפי מה שאני יודע, הגדיל את המכסות השנה. כמה מכסות חילקתם? 29 מיליון. אתם הגדלתם בכמה? כמה מכסות אתם חילקתם? 785? לא, מכסות חדשות?

לא, כמה ביצים? לא ביצים, מכסות. כל מכסה היא של? 500,000. 29 מיליון. אבל גם באותן תקנות שהגדילו את המכסה נקבע איך מחלקים. ולא חילקו? כמה חילקו? בגלל התקנות, לא בגללנו. אבל תשאל אותם אם הם פעלו בניגוד למה שכתוב בתקנות והם יגידו לך שלא, הם פעלו בהתאם למה שכתוב בכל סעיף,

כל אות בתקנות. זאת אומרת?

תהיה בהגינות, אנחנו מובילים שינויים והם לא מוסכמים על הענף - - - בסדר, אמרתי. אוקיי, אבל השינויים לא עברו. בסדר, אבל הם עדיין עובדים בהתאם למה שכתוב. בקיצור, אני אומר שאני מספיק

תהיה הוגן להבין ש - - - מספיק זמן עובד מול משרדי ממשלה ואפילו תקופה מסוימת בעוונותיי במשרדי ממשלה ואני יודע שאחד העונשים הגדולים ביותר שאתה יכול להעניק לבן אדם שאתה מטפל בעניינו זה שאתה אומר לו: אני אפעל בדיוק לפי מה שכתוב. בסופו של דבר התוצאה הגדולה ביותר - - - הולך לפי החוק. כן,

כולם לפי החוק ואין שום מרחב של שיקול דעת ולכן הוא נורא מתעקש איתי מי יישב בוועדה כי אין שום מרחב של שיקול דעת, הוא פשוט חותמת גומי.

אף אחד לא נולד אתמול, הסיטואציה היא מאוד ברורה, המכסות מחולקות לא רק על בסיס השיקולים של הגדלת השוק ואז באים ואומרים למה מייבאים. בסופו של דבר אני אומר, לי מאוד קשה גם העניין הפרקטי וגם העניין המהותי של נושא המכסות. אני עדיין לא יודע מה אני אעשה לגבי זה, אבל כל זמן שיש לי איזה שהוא סיי בנושא שאני מעביר את הידיים של חלוקת המכסות לידיים של גוף שהוא הנהנה המרכזי מהמכסות והוא זה שעד היום הראה שהוא לא יודע להתעסק עם זה כמו שצריך כי עובדה שהוא לא מחלק את כל המכסות שהוא מקבל, לי זה מאוד קשה. אני אומר את עמדתי. אז אתה רוצה שוועדת המכסות, כפי שהיא היום, תחלק לפי ראות עיניה,

אני רוצה שוועדת המכסות תפעל כחוק, רק לא בידיים של בעלי המכסות. זה מה שהיא עושה, היא פועלת כחוק. חלוקת מכסות זה מעשה שלטוני, זה פגיעה בחופש עיסוק, אני רוצה שזה יתבצע על ידי משרד ממשלתי ולא על ידי גוף בעל אינטרס. (היו"ר מיכאל מרדכי ביטון) חבר הכנסת רוטמן, נכנסתי לעניינים מחדש. רוטמן, קיבלנו אמירה ממשרד החקלאות,

שאולי לגבי ההרכב תוכל להיות הסכמה, או שהם ינסו להציע הסכמה על כל הצדדים, אני מקווה שזה יניח את דעתך.

מה מצבנו? משאירים אותו באוויר? אולי נכלול גם את זה בהסכמות. יופי יופי, אז בואו נמשיך עוד קצת לקרוא ולהתדיין ואם יהיו אחרי זה הסכמות גם נצביע.

אחרי סעיף 32 יקראו: "קביעת מכסות שניתן פיצוי בגין ויתור עליהן 32א. השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין קביעת

בהליך שוויוני, לרבות במכרז; קביעת מכסות

אז שיהיה ברור שהעברה של מכסה שהיא חלק ממכסה ותיקה, זאת אומרת עד 2021, היא לא תיחשב כאילו העברה חדשה שהיא בדור ב'. הבנת אותי? מישהו הבין אותי? מכלל הן לומדים לא. אם הגדרתי מכסות חדשות ודאי

שוב, אנחנו מדברים רק על הוראת השעה ובתקופת המעבר. אנחנו עוברים לפסקה

במקום "את המכסה הארצית להטלה, להדגרה או לפיטום, שנקבעה לפי סעיף 31" יקראו "את

היקף המכסה שלו שמזכה בפיצוי וגם המכסה שנקבעה לו לראשונה פלוס מכסה שהוא קנה.

כדין כל מגדל דור ב' שמקבל - - - אז תבהירו לפרוטוקול, אבל לא בטוח שצריך את זה בנוסח החוק. אנחנו מבהירים את זה לפרוטוקול.

התוספת: שאם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת. את מדברת על 31(א)? כן. כן, בסדר, זה מופיע. הוא הקריא. בסעיף קטן (ד) לגבי התקנות שימשיכו לחול,

שמגדלים קיימים זה לפי איזו הגדרה? מגדלים זה מי שבעל מכסה עד יש הגדרה לזה. זה מגדלים שגידלו עד יום הפרסום. אז צריך להגיד. נכון?

להבנתי כן, אבל אנחנו יכולים לצאת להתייעץ על זה. אפרת, על איזה מגדל מדובר ועל איזה פיצוי? זה אותו מגדל. אותו מגדל זכאי לפיצויים ואותו מגדל זכאי להמשיך לגדל.

זה בעצם התיקון שהקראת עכשיו?

כן,

לפי סעיף 10, זה גם צוואה ובלבד שהצוואה היא ליורש שהיה ניתן

אני מבקש להבין מה ההחלטה לגבי סעיף 32(א),

אנחנו עושים הפסקה. לפני ההפסקה מתוך אותם שישה-שבעה נושאים, מה השלמת עד עכשיו? מה נסגר? מה הוקרא והוסכם פה במה שעשינו עד

העלינו את הנושא הזה של 25,000 ביצה.

ביקשנו להעלות את זה ל-75,000. לא, זה אני לא יודע אם יעלו לך ל-75,000.

וההוראה שקיימת היום לגבי דואר רשום תימחק?

ואם נשלחה אליו - - - דואר רשום לפי מען, זה נמחק - - - אז זאת הבהרה אחת,

מה שתי ההבהרות הנוספות בנושא הזה? רגע, אני

והשלים הכול, מאז סופרים 60 יום וחייבים להשיב לו את

אוקיי,

כי כשהקראת קודם זה קצת לא היה ברור. בסדר,

אם זה כמו שאתה אומר - - - זה יהיה כמו שאני אומר,

לפי הסעיף הזה.

ולכן ה-6% זה מסך המכסה הכולל ולא רק מהמכסה הארצית שהיא מספר קבוע, זה הכול.

לא, אני לא מבין מה שאתה

אלא בהתאם - - - לא,

כרגע מה שיעוגן בחקיקה הראשית זה היקף המכסה הארצית.

למשל אם בשנה הבאה זה יגדל ב-3% אז

6% וועדת כלכלה. לא, את זה סגרנו. העניין של המטע והאדמות. בעניין הזה, אדוני היושב ראש, שמענו את נציגי הענף שמצביעים על הצורך. כולנו רוצים שיוקמו לולים חדשים על משטחים חדשים ואנחנו צריכים לתמרץ את האנשים האלה ולכן אנחנו נאפשר

ביקש 75,000. נכון, אבל למה 25,000? אנחנו ביקשנו 75,000. עברו שנים,

לפרוטוקול, התיקון הוא לא מ-7(ה) עד (יא), זה מ-7(ג)

טוב, קיבלנו את ההבהרה.

דבר, לגבי סעיף 32א,

אז דובר כאן על סמכות של השר לקבוע קדימות בחלוקת המכסות למי שהוא מגדל קיים בעצם.

גם אם הוא בעל מכסה חדש, לצורך העניין, אבל כל עוד הוא בעל מכסה.

חידוד לגבי מה שאמרנו מקודם, על 25,000 לדונם. הכוונה היא לכלול את המכסות האלה כמכסות דור א' רק עבור

אנחנו רואים איך יש פתרונות יצירתיים להרחיב את הענף על חשבוננו.

את מדברת על יישוב שאין לו אדמות לאן לצאת?

ואני גם מדברת על מגדלים שהולכים להפריש אותם ופה לא ניתן פתרון למגדלים. מה הפתרון לדעתך צריך להיות?

כתבתי פה בדף של השר שכתוב 100 מיליון, אנחנו עשינו חישוב, זה ל-100

המכסה נודדת.

אפשר לקחת את המכסה ולנהל - - - אז המכסה נודדת. המכסה תנדוד, או שהיא תיפדה.

איך אתה תפלה בין מישהו למישהו בדבר

זאת אומרת זה לא יהיה - - - לא הקריטריונים,

האם האוצר ישקול להאריך את התכנית הזאת של פדיון המכסות לפי הביקושים.

כי האוצר בעצם מסב את זה לדור

אני אגיד,

הם גם לא ידרשו מענק שדרוג. המכסות - - - אולי היה על מה לדבר, יש לפתוח הסכם, אפשר לעשות עוד הסכם.

אני אומר, אנחנו מוגבלים לסך של ה-150 מיליון,

כשבא השירות הווטרינרי והוא אומר לחקלאים, או שהלול ריק, אז אין לו ברירה,

משכיר את המכסה כדי שיהיה לו למכולת.

אבל הוא גם מקבל שכירות על המכסה וגם התפנה

אתה מנסה מן הגורן ומן היקב להביא פתרונות ולמזער את הנזק ולמזער את הפגיעה. ואני מאיץ באוצר, שזה האינטרס הישיר שלו, להעמיד עוד כספים בשנים הבאות כי אם הוא רוצה זאת הדרך

אבל לא חייבים שזה יבוצע, זה עד, זה סמכות וצריך נימוקים. אבל לצערי לא היית איתנו, שמואל, הנושא נסגר. תודה רבה, שמואל.

ההסתייגויות לא עברו.

עכשיו עוברים לסעיף 67. מי בעד סעיף 67 כולל התיקונים שנוסחו פה והוקראו?

מי נגד? מי נמנע? אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני רוצה להגיד תודה לשר האוצר,

לשר החקלאות, למנכ"לית,

לנציגי המגדלים. אני יודע שלא תם ונשלם כי המבחן של כולם יהיה ביישום ובעמידה

לא גמרנו את כל הסוגיות ולא עלינו המלאכה לגמור ואיננו רשאים להיבטל ממנה, אבל עשינו דבר גדול.

אני מוריד את הכובע בפני